ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 5), התשפ"א 2021, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. תודה רבה. חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים מכאן להצהרת האמונים של חברנו השב אלינו, חבר הכנסת אילן גילאון. אני מתכבד להודיע לכנסת שעל פי סעיף 43

לחוק-יסוד: הכנסת, עם הפסקת חברותו בכנסת של עמיר פרץ, שנכנסה לתוקפה ביום שישי,

29 בינואר 2021, בא במקומו חבר הכנסת אילן גילאון. בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הכנסת ולסעיף 2 לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, אני מזמין את חבר הכנסת אילן גילאון להישבע אמונים.

מתקיים מאחר שניתנה הסכמה של כל סיעות הבית לכינוס שלו, באופן שאיננו מהווה איזשהו תקדים לעתיד. אני רוצה להודות לראשי כל סיעות הבית, בפרט לראשי

שבדיוק כמו במלחמה יש בה אי-ודאות מתמשכת, קבלת החלטות דרמטיות בכל יום ואיסוף נתונים תוך כדי דינמיקה בלתי פוסקת. כל המנגנונים הרגילים של קבלת החלטות אינם רלוונטיים.

במשבר מסוג זה היא היכולת של מנהיג להבחין בין טפל לעיקר, לנווט בתוך אין-ספור גורמים, משפיעים ומושפעים, לזהות את החסם המרכזי, את הבעיה העיקרית, לגזור את הצעד האסטרטגי המנצח ולהשקיע בו, בעיקר בו, את כל האנרגיות והמאמצים. התכונה הזו, אדוני היושב-ראש, של הבחנה בין טפל לעיקר היא חשובה גם בשגרה, אבל במשבר גדול היא הופכת להכרח קיומי. Lose the battle but win the war, תפסיד בקרב אבל תנצח במלחמה. מנהיג מדינה אמיתי לא משקיע בזוטות, לא מעסיק את עצמו ואת המערכת בפעולות טקטיות שוליות, הוא מזהה את נקודת ההכרעה, את ה-game changer, את נקודת המפנה, זו שיכולה להפוך את המשוואה ולהוציא את המדינה מהמשבר, ואני אומר את זה לכם, אזרחי ישראל, המשבר הזה קשה בכל העולם, הוא קשה לכולנו. יש מקום לביקורת על דברים כאלה ואחרים, גם לי יש, אבל אל תלכו שבי אחרי אלו שמסיתים אתכם לשוליים, לזוטות שחלקן מתאימות למדורי רכילות. ברור שמדובר באירוע רב-מערכתי עם השפעה על שלום הציבור, על שלום האזרחים, על מערכות שלמות של בריאות,

של כלכלה, שצריכות שימור והתאמה, אבל כמה קל לרדוף אחרי הזנב של המגפה, ללכת לאיבוד בסרטוט מודלים, בפרסום תוכניות למלחמה של אתמול. הדבר שמתברר יותר ויותר, חבריי וחברותיי, כדרך היחידה, היחידה, לצאת מהמשבר הזה הוא החיסונים. אנחנו עושים סגרים, ונאשר את זה היום, ומטילים סנקציות, וזה חשוב מאוד, אבל מרכיבי האוכלוסייה שלנו, כמות האינטראקציות ביחס לגודל של המדינה, ולאחרונה גם השפעת המוטציות על מקדם ההדבקה, מלמדים שוב ושוב שהדרך היחידה לצאת מהמשבר הייתה ותהיה החיסונים. מנהיג אחד זיהה את זה כבר לפני חודשים רבים והשקיע בזה.

ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. הוא זיהה את זה כשאתם כאן צעקתם: תהיו כמו בלגיה, תהיו כמו שבדיה, כמו גרמניה. כמו נורבגיה, כמו ניו זילנד. אז בואו נבדוק. בואו נתחיל בגרמניה ושבדיה. כמו קפריסין. בואו נראה מה קרה במדינות המופת גרמניה ושבדיה. גרמניה, צפיפות אוכלוסין נמוכה ב-40% מבישראל: 240 איש לקמ"ר, לעומת 400 בישראל, 685 מתים מקורונה

אדוני היושב-ראש. 800 מתים ביום בגרמניה. אמרו: תהיו כמו גרמניה. שבדיה, צפיפות האוכלוסין היא פי 16 פחות מאשר מדינת ישראל, יותר מפי שניים מתים מישראל, מעל 11,000 מתים עד היום. תכניס גם גיל ממוצע, לא רק צפיפות לקילומטר. בלגיה, איך המצאת את זה? כיוון שהמרכיב המרכזי, חבר הכנסת שטרן, היא כמות האינטראקציות פר שטח. מי אמר לך, פר שטח, זה מרכיב מאוד מרכזי. אולי זה גם ממוצע הגילים? הגילים, אגב, מתחלקים דומה. תסתכל בסטטיסטיקה העולמית, 100 מיליון חולים, תסתכל בסטטיסטיקה העולמית, מבחינת התמותה, הגילים מתחלקים דומה בכל המקומות. אבל הנתונים, נכון,

כיוון שאנחנו אוכלוסייה צעירה מאוד, אתה לא יכול להשוות את זה. זה ביצים ועגבניות. התחלואה הקשה והתמותה הן בקרב בעלי מחלות רקע ובקרב הזקנים. על זה נאמר: אל תבלבל אותו עם העובדות,

זה אותו דבר. נכון, זה מה שאני אומר. המרכיבים המשתנים הם צפיפות האוכלוסייה, היכולת של סגר וכל הפתרונות, כאן האנשים סרטטו מודלים והמציאו פתרונות, הם ההבחנה בין המדינות. גם בבלגיה, אגב, צפיפות דומה לישראל, ועדיין פי ארבעה מתים בבלגיה מאשר בישראל. זה קרה כל החודשים האחרונים, כשאתם צעקתם כאן על נתניהו: תהיה כמו גרמניה, כמו שבדיה.

לא הקשיב לכם ועסק בדבר החשוב והנכון, הכי נכון. היום בגרמניה ובשבדיה צועקים: תהיו כמו נתניהו, ואתם ממשיכים לבקר אותו, כמו נתניהו, מושחתים ונאלחים. זה כמו, כמו נתניהו, יאיר גולן. כמו נתניהו. בגרמניה ובשבדיה צועקים: תהיו כמו נתניהו. הם מצטערים שהם לא זיהו נכון.

אין גבול להתרפסות ולחנופה ולעליבות שאתה מפגין. מצטערים, כל מנהיגי אירופה מצטערים. שום התרפסות. משבר מהסוג הזה הוא משבר שהוא אמת המידה, המבחן של המנהיגים. כשאתה צעקת כאן, נתניהו זיהה נכון את נקודת המפנה, ממש צ'רצ'יל. בול כמו צ'רצ'יל. כמו צ'רצ'יל ורוזוולט ביחד. אני אסביר לך אחר כך מה זה להיות מנהיג אמיתי במשבר. והשקיע בחיסונים. היום כל מנהיגי אירופה רוצים להיות כמו נתניהו בנקודה הזאת. זה היה נכון אם הוא לא היה מסדר לעצמו מיליון שקל הטבות מס. אני אסביר לך אחר כך מה זה להיות מנהיג אמיתי

במלחמה פסיכולוגית נגד אזרחי ישראל, אלה שהיו אמורים להיות כלבי השמירה של הדמוקרטיה, של המדינה. הוא שילם כמה דולרים,

אומרים שהוא שילם כמה דולרים קצת יותר מאחרים. קצת יותר מאחרים הוא שילם כמה דולרים. היו כמה חיסונים, ואחרי יומיים כותרת ראשית: כמה חיסונים נזרקו לפח.

לא, היו כמה צעירים שלקחו במקום שייזרק לפח. כל פעם שטות אחרת, כל פעם איזו מניפולציה אחרת על האזרחים. כמה עיוורון. אתה יודע למה אתם עושים את זה: מקנאה. כמה פוליטיקה קטנה, כמה אתם לא מתאימים לנהל מדינה. אני רוצה לומר לכם,

משהו אישי בהקשר הזה: תמשיכו לנצל את נתניהו. עד תום תנצלו אותו, כל גרם מהכישרון הדיפלומטי, את כל הקשרים האישיים והטובים שלו עם מנהיגי העולם, את הראייה האסטרטגית שלו, שאין כאן, את העשייה שלו למענכם, למען ישראל. תמשיכו לנצל אותו, אל תפסיקו. מתוך ההנחות הללו, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לעבור ולנמק את הצעת החוק. כפי שאמרה מזכירת הכנסת, זוהי הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), הצעת חוק ממשלתית. התיקונים שלפנינו הם בעצם שלושה נושאים: העלאת סכומי הקנסות המינהליים שניתן להטיל, כשאת הרף המקסימלי הגדלנו מ-5,000 ל-10,000 שקלים, הרחבת השימוש בצווי סגירה מינהליים וגם תקופת התוקף שלהם, סנקציות על הפרות חוזרות של בידוד. החוק הזה, אזרחי ישראל, מבטא קודם כול את הנחישות של הממשלה והכנסת להביא לאכיפה מלאה ושוויונית של התקנות. החוק הזה הוא קריאה ברורה למערכות הציבוריות כולן, לרשויות המקומיות, למוסדות החינוך, לגורמי האכיפה, לא להעלים עין. זה מה שאנחנו אומרים כאן היום: לא להעלמת עין, לא לעיגול פינות. אוכפים את כל התקנות, קלות כחמורות, בקפדנות ובחרדת קודש. החוק הזה הוא גם קריאה אליכם, אזרחי ישראל: קחו אחריות אישית, בין שאנחנו בסגר ובין שהסגר יוקל בהמשך. קחו אחריות אישית, תיפרדו מהציניות, תניחו לפוזיציה המפלגתית או השבטית המזויפת. תחשבו על המשפחות שנפרדו מיקיריהן, תחשבו על העומס האדיר במערכת הבריאות, תחשבו על בעלי העסקים שמשוועים לשוב לעבודתם ותקפידו, בלי כחל ושרק, על כל תג ופסיק בתקנות החשובות הללו. אנחנו מציעים שלושה דברים, כמו שאמרתי: להעלות את הסכום המקסימלי של הקנסות המינהליים מ-5,000 ל-10,000 ש"ח, כדי לייצר הרתעה הולמת. את הקנס הזה יהיה ניתן להטיל במקרים מסוימים של פתיחת מקום ציבורי או עסק שהפעלתו נאסרה בשל קיום אירוע, או מוסד חינוכי. הסכומים עצמם ייקבעו בהמשך על ידי הממשלה והם יובאו לאישור ועדת חוקה בהתאם למדרג שתקבע הממשלה.

כמו שאמרתי: הוצאת צו סגירה מינהלי גם למוסד חינוך שפותח את שעריו בניגוד לאיסור על פתיחתו. צו הסגירה הזה יאפשר סגירה פיזית של מוסד החינוך שלא נענה להוראה ומסכן את הלומדים, וממילא את האחרים. זה יהיה נכון כמובן גם למוסד חינוך. הצווים הללו יחולו ויהיו בתוקף כל עוד ההוראה על איסור פתיחה עומדת בתוקפה, כלומר הארכת התוקף של האיסור הזה. בנוסף, להאריך את משך צו הסגירה בשל הפרה חוזרת. דבר אחרון: הטלת כפל קנס בשל הפרה חוזרת, כשההפרה הזאת קרתה אחרי שחלפו יומיים בין המצאת הודעה על הקנס בשל העבירה הראשונה לבין העבירה הנוספת. להצעה הזאת לא הוצעו הסתייגויות, אדוני היושב-ראש, וכמו שאמרת בפתיחה, לא בכדי.

יש כאן הסכמה, כמו שאמרתי, ראייה בחומרה רבה של אכיפת התקנות הללו. חבל מאוד שבני גנץ בחר להשתמש בזה ככלי משחק פוליטי קטן במקום, את זה לפחות הוא הספיק ללמוד מנתניהו, אתה אומר. נתניהו התעסק בתקופה האחרונה רק בדברים הגדולים, חברי חבר הכנסת. בגלל זה אנחנו כאן, בגלל זה יש מיליונים

מיליונים מחוסנים, מיליונים מחוסנים. הוא יעשה הכול למען הישרדותו, לפני הבחירות, בתוך הבחירות, אחרי הבחירות. יש קורונה, אין קורונה, הבן אדם עקרוני. ימשיך להילחם למען הישרדותו, אין מה להגיד, ועוד ימצא כאלה שיגנו עליו. יש לך אינטרנט, חבר הכנסת שחאדה? תסתכל סביב בעולם. תסתכל על מדינות העולם. תצא עם מסקנה אחת: נתניהו נלחם על הישרדותם של אזרחי ישראל,

על הישרדותם של אזרחי ישראל,

על הישרדותם של אזרחי ישראל יותר מכל מנהיג אחר בעולם.

במקום להודות, במקום לומר תודה, במקום לפרגן, בן אדם מסוכן.

מפוליטיקה קטנה, אתה מתעסק בזוטות ובשוליים. תהיה אזרח הגון, תסתכל על המציאות כפי שהיא ותאמר גם תודה. תשתחרר מהפוזיציה.

תודה רבה לחבר הכנסת עמית הלוי.

להצגת החוק לא הוצגו הסתייגויות אבל ישנן בקשות רשות דיבור. חברת הכנסת מרב מיכאלי,

חברת הכנסת הילה שי וזאן,

חבר הכנסת אריאל קלנר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

אני מבקש שהתקנות האלה, ובכלל, אני רוצה לקרוא מכאן לכל אזרחי ישראל, לכל מנהיגי הציבור, לכל הציבורים בישראל: הקפידו על ההנחיות. הקפידו עליהן, אלה החיים שלנו.

לדברים של חברי חבר הכנסת עמית הלוי, אני יכול לציין כאן שבאמת רוב אזרחי העולם, אם תשאל אותם, אדוני היושב-ראש, היו מעדיפים להיות במקומנו, בזכות המנהיגות של ראש הממשלה נתניהו. בעזרת השם, אנחנו נצא מהמשבר הזה מחוזקים, רק לכל אזרחי ישראל: הקפידו על ההנחיות. אנחנו גם נמצאים במערכת בחירות, ומטבע הדברים יש ניסיונות לכאן ולכאן למשוך לבחירות. "יש שמאל, ויש שמאל בתחפושת" את המשפט הזה אמר גדעון סער ערב בחירות ספטמבר 2019. למה אנחנו נמצאים עוד פעם במערכת בחירות? איך זה קשור לנתניהו? אתה יודע מה, חבר הכנסת גולן? אנחנו באמת, איך זה קשור? אנחנו פעם רביעית בשנתיים, באמת, אתה צודק.

למה אנחנו נמצאים שוב במערכת בחירות, עוד מעט אולי נדבר על זה.

דואג לטובתך. אתה התחסנת? אני דואג לטובתך. אני התחסנתי, בגילי, ברוך השם. במדינות העולם אנשים בגיל שלי לא מתחסנים. גדעון סער דיבר על כחול לבן כשהוא דיבר על שמאל בתחפושת, בראשות בני גנץ ויאיר לפיד אז. אמר וצדק. כולנו ראינו בסוף מה היו העמדות של כחול לבן בנוגע למערכת המשפט, ההתיישבות, הכלכלה, בכל תחום הם בחרו בעמדות השמאל. אבל בלית ברירה נאלצנו להקים איתם ממשלה. באותו נאום דיבר גדעון סער על הפער האידיאולוגי בינינו לבין יריבינו הפוליטיים, אבל היום נראה שהם כבר לא היריבים הפוליטיים שלו. משיקולים אישיים, לכתחילה הוא מעדיף את היריב האידיאולוגי יאיר לפיד כראש ממשלה על היריב האישי נתניהו. הבחירות האלה הן בין ממשלה בראשות נתניהו לבין ממשלה בראשות יאיר לפיד, על זה זה ייגמר בסוף, אין משהו אחר. אזרחי ישראל היקרים, זו זכותכם לתמוך ביאיר לפיד. זו גם זכותכם לתמוך בגדעון סער. רק חשוב שתדעו: הצבעה לגדעון סער לא תביא לממשלת ימין, היא תביא את לפיד לראשות הממשלה.

אגב, טרם פרסם את מי הוא מעדיף מבין השניים, את יאיר לפיד או את נתניהו. אז אזרחי ישראל, תזכורת מיהו יאיר לפיד, מבחר ציטוטים. שנה לאחר עקירת עשרת אלפים יהודים מגוש קטיף וצפון השומרון הוא כתב כך: "זה מעולם לא היה קשור לפלסטינים, לדמוגרפיה, לשאיפה להסדר שלום, לתשישותו היחסית של צה"ל או לכל אחד מן ההסברים שניתנו לנו. המניע היה אחר לגמרי, הפרת האיזון העדין בין חברת המתנחלים לבין החברה הישראלית. הוחלט ללמדם שיעור בצניעות, ואולי גם בדמוקרטיה". על המשא ומתן עם אבו מאזן הוא אמר: "העובדה שאנו דורשים מהפלסטינים הצהרה שהם מכירים בישראל כמדינה יהודית,

סליחה על הביטוי, אבל זה הוא אמר, "זבל. אנו לא צריכים את זה", כך הוא אמר. ציטוט נוסף, הוא אומר: "כולם יודעים מה יהיה הפתרון הסופי בשטחים. בסופו של דבר נצטרך לפנות חלק גדול מהשטח וכ-80,000 איש יצטרכו לחזור הביתה". על נאום נתניהו ומאבקו ההירואי כנגד הסכם הגרעין אמר: "פוגע בישראל בגלל פוליטיקה". אזרחי ישראל, אתם באמת רוצים שזה יהיה האיש ושאלה יהיו העמדות שיוצגו לממשל ביידן?

כדי לסגור חשבון אישי, מוכן שזו תהיה עמדת הממשלה. בנט, כאמור, טרם החליט. עכשיו, בואו נעבור למקצוענות של לפיד, בבחינת איזהו החכם, הרואה את הנולד: "תסתכלו לי בעיניים, נתניהו לא ירכיב את הממשלה הבאה, והמחיר של הטעות שלו, שהוא לא יהיה יותר ראש ממשלה" תחזיתו הפוליטית המדויקת של יאיר לפיד ב-2014. "בנימין נתניהו כתב בעמוד הפייסבוק שלו" זה ממש לאחרונה, "'החיסון לקורונה בדרך לישראל'. מדובר באמירה מטורפת. אין עוד חיסון לקורונה, הוא לא בדרך לישראל, ולא ברור אפילו את מה השקר הזה משרת" 11 בנובמבר 2020. ומה נאמר על העקביות של לפיד? פעם להשקפתו שר אוצר צריך להיות כלכלן,

פעם הוא אומר שיקים ממשלה עם המשותפת, ופעם הוא טוען, סליחה, פעם הוא טוען שלעולם לא יקים ממשלה עם המשותפת, ופעם הוא טוען שתמיד היה בעד ממשלה עם המשותפת. ומילה על חוסר האחריות. זו לא דמוקרטיה, אמר במרץ 2020, ו"הלא-דמוקרטיה הזו הודיעה לכם היום דבר אחד: שאסור לכם לצאת מהבית". אחרי זה הוא שואל למה אנחנו לא כמו ניו זילנד. הבחירות האלה הן בין ראש הממשלה בנימין נתניהו, האיש שהביא לכאן מיליוני חיסונים, הסכמי שלום, מעמד בין-לאומי, הוכיח עמידה בלחצים כבדים, כלכלה איתנה ופורחת, שתשוב ותפרח אחרי שנצא מהקורונה, ולעומתו אדם מבולבל, נטול כישורים, וגם איש שמאל, לא כהשמצה, זה פשוט מה שהוא

ואזרחי ישראל, שימו לב:

עם כל גלריית הימנים שלו, מעדיף את יאיר לפיד כראש ממשלה. ושוב אני אצטט את גדעון סער: "יש שמאל, ויש שמאל בתחפושת", וגדעון סער בוחר לתמוך

אזרחי ישראל, הבחירה בידיכם: או ממשלת ימין בראשות נתניהו או ממשלת שמאל בראשות יאיר לפיד.

תודה. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אהלן, אילן, ברוך הבא, אילן גילאון. פנו אלינו בבקשה ביום חמישי, גם היושב-ראש וגם מפלגות אחרות, כדי לקיים דיון שלא מן המניין בעת פגרה בנושא חוק הקנסות. התייעצתי עם החברים, והחלטנו לא לקבל את הפנייה לכנס את המליאה, חבר הכנסת מרגי, ביום חמישי, והסברנו למה. בכל פעם שיש קנסות ויש אכיפה, הציבור הערבי

תרתי משמע. אכיפה בררנית, קוראים לזה. אני אומר לך, אכיפה גזענית. מ-20 הערים המובילות במספר הדוחות, 18 ערים הן יישובים ערביים: תל שבע, שגב שלום, ג'יסר א-זרקא,

טורעאן, עראבה,

ערערה, בועיינה, ג'לג'וליה, כפר מנדא, עילוט, בסמת טבעון, עוזייר, משהד, לקיה, רהט וזרזיר, ויש איזה קישוט קטן, אילת וקצרין. עכשיו, לגבי מספר החולים לעומת מספר הדוחות: בבני ברק, מקום שני בחולים, 20 בדוחות, מודיעין עילית, מקום חמישי בחולים, 76 בדוחות, ביתר עילית, מקום 11 בחולים, 57 בדוחות. אחוז התושבים שקיבלו דוחות, תקשיב טוב,

וגם אתה כבוד היושב-ראש: ג'יסר א-זרקא, 29% דוחות,

22%; נצרת, 15.7%; קלנסווה, 11%. אבל מודיעין עילית, 1.5%; בני ברק, 2.3%; אלעד, 2.8%; ביתר, 3%. תגיד,

יהודים לא יכולים לקבל קנסות? רק ערבים יכולים לקבל קנסות? מה זה המשטרה הזאת? אני לא מבין למה, עכשיו אני פרסמתי סרטון שקיבלתי, על אוטובוס. ראיתם את זה? עכשיו מפיצים את הסרטון. אוטובוס של עובדים פלסטינים, פועלים פלסטינים, כל האוטובוס מלא, כולם עם מסכות. יש שישה יהודים, גם עם מסכות. עולה שוטר, מה הוא עושה? נותן לכל האוטובוס, לכל הפועלים הערבים, דוחות על אי-חגירת חגורה. חוץ, ששת היהודים לא קיבלו שום דוח, והכול מצולם בווידיאו, בסרטון.

מה זה? גזענות. חד-משמעית גזענות. לכן אני אומר, אכיפה גזענית, לא בררנית. ולכן התנגדנו אז לכינוס המליאה, ולכן אנחנו גם היום נצביע נגד החוק הזה. אנחנו בעד לכבד את ההוראות של משרד הבריאות, אנחנו רוצים להדביר את המגפה ולהוריד את התחלואה. לכן אנחנו אומרים לא לעשות אירועים קהילתיים רבים והתקהלויות וחתונות,

אם המדינה מפלה באכיפה, משטרה, טוב, משטרה שדוח אור כתב עליה שהיא נוהגת באזרחים הערבים כבאויבים ולא אזרחים. כך היא נוהגת. באוטובוס, כולם עם מסכות, נותנים להם דוחות. והוא זורק, השוטר הזה, בחוצפה, זורק את כל הדוחות יחד, זורק אותם על הכורסה ויוצא. נוסעת יהודייה מסתכלת ככה, וגם היא נבוכה. זה לא רק מביך, אדוני היושב-ראש, זה מקומם. אני מבקש מהמפכ"ל לבטל את הדוחות האלה באוטובוס, ואנחנו מבקשים לבדוק, לעשות ועדת חקירה על האכיפה הגזענית ועל המספרים האלה שאני הקראתי.

תודה רבה. חבר הכנסת איימן עודה, איננו, חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, איננו, חבר הכנסת מנסור עבאס, איננו. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה. כבוד היו"ר, כנסת נכבדה,

בחירות. תחילה מתכוונים לחלק מענקים לתושבים, אבל מה? לפני שהמענק יגיע לחשבון של התושבים, והוא לא יגיע לכיס של התושבים, לפני שהוא מגיע לחשבון,

לוקחים אולי פי חמישה ממה שנותנים לכל משפחה. וחשוב לזכור ולציין שזה לא נכון לגבי כל האזרחים. מדיניות הדוחות היא מדיניות בררנית, סקטוריאלית, עדתית, שעושה דין במקום מסוים ועושה אחר במקום אחר. לא יכול להיות שזה ימשיך עוד. גם אליי, ד"ר אחמד, הגיע הסרטון הזה. נורא ואיום מה שקורה, עוצרים אנשים בתוך אוטובוס, כשכולם עם מסכות, ונותנים להם דוחות ב-06:00 כי הם לא חגורים. אבל לא לכל הנוסעים באוטובוס, היו שם שישה אנשים, כנראה מסוג אחר, מסוג נעלה יותר, והם לא מקבלים דוחות, והשאר כן.

נוסף על זה שמעכבים אנשים שיוצאים לפרנסתם בזמן קשה כזה במשך שעה. ואני רוצה להגיד לכם, עכשיו הגעתי מהצפון ופתאום אני רואה, זאת שעה שלא אמורה להיות שעת עומס, אבל אני רואה שכבר לפני באקה מתחיל להיות עומס. בהתחלה, תמיד כשהיה עומס כזה בכביש 6 ידענו, חס וחלילה, שיש תאונת דרכים, אבל לאחרונה אנחנו יודעים מה הסיבה, יש מחסום. מה עושה המחסום הזה? הוא לא בודק את הרכבים, הוא רק סוגר שני מסלולים. תגידו לי, מה הטעם בכל העשייה הזאת?

או שעושים עבודה או שלא עושים עבודה. למה לעכב אנשים סתם ככה? בואו תסתכלו בתוך היישובים הערביים. אישה שירדה כדי ואני אגיד את זה, לשפוך פח מול הבית, נתנו לה קנס, מול הבית שלה, היא לא יצאה לשום מקום. זאת המדיניות? ככה שומרים על האזרחים שלא יהיו חולים? הגיע הזמן לבדוק גם את המדיניות של הסגר, ולא רק את הדוחות. כן, צריך ועדת חקירה שתבדוק את הנושא של הדוחות, אבל גם את הנושא של הסגר. סגר מביא לעלייה בתחלואה, הפוך על הפוך.

שמקבלים החלטות יושבים שם בתוך החדרים, ולא חושבים שמאות אלפי אנשים שמסתגרים בבתים נמצאים בתת תנאים, חמישה, שבעה ואפילו עשרה אנשים נמצאים באותו חדר, באותו בית, אז אין פלא שהתחלואה לא יורדת. אנחנו כן נתנגד להעלאת הקנסות, כי לאנשים אין מאיפה לאכול, לא רק לשלם דוחות. תסתכלו, תרדו קצת לשטח. או שראש הממשלה שלנו יורד לשטח כדי לבקר ביישובים הערביים, ועכשיו להגיד להם שהוא נזכר שהם אזרחים והם חשובים לו. אבל בפועל כולנו יודעים שזאת לא האמת בכלל, לא מתקרבת לאמת. תקופה קשה עוברת על כולנו,

תקופה גורלית עוברת על חלק גדול

הגיע הזמן שלא ניתן יד עוד יותר לקפח עוד אנשים מוחלשים, שאנחנו במו ידינו גורמים להם עוד ועוד. לכן אנחנו לא ניתן יד לדבר הזה.

תודה. חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי חברות הכנסת,

מה מצב הטיפול במדינות שונות במשבר הקורונה. ישראל, בהנהגת נתניהו והממשלה שלו, נמצאת במקום ה-62.

כל הגאווה וכל ההתגאות של ראש הממשלה בזה שהוא מצליח לטפל במשבר הקורונה הבריאותי, למעשה זה שקר.

מדינת ישראל נמצאת במקום ה-62 מבין מדינות העולם בטיפול בקורונה. לכן, אני חושב שהממשלה הזאת כושלת, לא רק בתחום הזה, ברוב התחומים, אני אומר, אבל במיוחד בתחום הזה, המשבר הבריאותי והמשבר הכלכלי. ובמקום לטפל באמת ולנהל את המשבר הזה בצורה מקצועית, מה עושה נתניהו? הוא בוחר להסתובב ביישובים הערביים ולהתנהג כמו ילד קטן שקנו לו נעליים חדשות. אז הוא כאילו עומד בערערה בנגב ומתפעל מזה שכמה פעילים ששכרו אותם, הביאו אותם, קראו "אבו יאיר", "אבו יאיר". הוא נראה כמו ילד, אני לא רוצה להגיד כמו איזה ילד הוא נראה, אבל זה מה שמעסיק אותו היום: הבחירות והמשפט שלו. במיוחד מעסיק אותו לפרק את הרשימה המשותפת ולחדור ליישובים הערביים. אני אומר לך, ראש הממשלה, ולליכוד בכלל, לימין: לא תצליחו לגייס קולות בחברה הערבית. החברה הערבית יודעת בדיוק מי אתם ומה עשיתם, מה עוללתם במשך שהותכם בהנהגת המדינה, כמו שעשו ממשלות קודמות, ולכן לא תהיה דריסת רגל לליכוד מעבר,

לכמה מאות קולות שהם בדרך כלל קיבלו בעבר. ועכשיו לעניין הקנסות.

המשטרה, לא רק שהיא עושה אכיפה סלקטיבית, לא רק שהיא ממהרת להוציא את פנקס הדוחות ביישובים הערביים מול כל אזרח שאין לו מסכה, אלא במקום לטפל בבעיה הכבדה ביותר בחברה הערבית, בעיית האלימות והפשיעה, היא מתנכלת למפגינים ביישובים הערביים שמפגינים נגד הפשיעה והאלימות ונגד אוזלת היד של המשטרה. הגיע הזמן שהמשטרה תשנה מדיניות: לא לטפל במפגינים למען ביטחונם האישי, אלא לטפל בארגוני הפשע ובפושעים. זאת המשימה, זאת המטרה וזה מה שצריך לעשות. לא ייתכן שהמשטרה תנהג ככה ולא ייתכן שתמשיך לעשות אכיפה סלקטיבית ביישובים הערביים, באוטובוסים, בכבישים. אוזלת היד של המשטרה נמצאת לא רק בעניין הטיפול בפשיעה והאלימות, אלא אפילו בעניין הטיפול במשבר הקורונה.

תודה רבה. חברת הכנסת היבה יזבק, בבקשה. כבוד היושב-ראש,

אכיפה שהמטרה שלה היא פשוט מאוד לעשות עוד קופה על חשבון העניים במדינה, המוחלשים במדינה, ובמקרה הזה, על חשבון החברה הערבית. ראינו מהדוחות האחרונים שכשליש מהדוחות בשנה האחרונה חולקו

תקשיבו טוב לנתון: מתוך 20 היישובים שחולקו בהם הכי הרבה דוחות, 18 הם יישובים ערביים. האם זה מקרי או כי המשטרה הולכת ישירות ונותנת דוחות ישירות לאלה שהיא מתייחסת אליהם כאל פושעים? זו בדיוק המנטליות של המשטרה כשהיא מחלקת דוחות וקנסות בתוך החברה הערבית. אני אגלה לכם עוד סוד: העלאת קנסות לא תביא לירידה בתחלואה. נקודה. מסיבה פשוטה, כי לא מחלקים קנסות איפה שצריך, לא מחלקים דוחות איפה שצריך, לא אוכפים איפה שצריך. הם באים לאכוף ולחלק דוחות וקנסות בתוך החברה הערבית כי המשטרה מתייחסת אליה ב-default כאל חברה של פושעים ושל עוברי חוק. אז ברור לנו שאם מדובר בדבר שיצא מהעלאת הקנסות ומחוק זה, זה הגברת האכיפה הגזענית בתוך המדינה, זה הגברת האכיפה הגזענית המופנית נגד החברה הערבית. מצד אחד המדינה מדרדרת את החברה הערבית לעוני,

הגם רצחת וגם ירשת? גם מדרדרים לעוני וגם רוצים לאכוף וגם רוצים לגבות קנסות? במקומות שבאמת צריך ללכת לשם ולגבות קנסות ולהטיל דוחות, אנחנו רואים את המשטרה עושה כלום,

היא חזקה רק על החברה הערבית. לכן מבחינתנו חוק זה הוא בבסיסו חוק שבא לקבע מצב של גזענות ושל החלשה של החברה הערבית. אנחנו רוצים לסיים ולהיפטר כבר ממגפת הקורונה, רוצים שהציבור הרחב יקשיב להוראות ויציית להוראות. אנחנו לא רוצים שיעברו על החוק, במיוחד בעניין הקורונה, כי אנחנו רואים עד כמה זה משפיע ועד כמה זה פוגע ברמה הכלכלית,

החברתית והכוללת. כולנו רוצים לשים קץ למגפה הזאת, אבל לא דרך חוקים כאלה, שרק מעמיקים את הפערים ומעמיקים את הגזענות.

תודה. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. מילה אחת נגד ההפרות, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת הלוי, בכל הדיונים שהיו בוועדת חוקה בחוק הזה המשפט הפותח שלי וגם של חבריי כאן, וחבר הכנסת אחמד טיבי, שעלה ראשון וייצג את הרשימה המשותפת כיו"ר הסיעה, אמר: אנחנו קוראים לציבור בכלל ולציבור שלנו לציית להוראות. את זה אנחנו אומרים מהיום הראשון של המגפה הזאת, אז אל תטיפו לנו מוסר, כי בקטע הזה אנחנו קודם כול רוצים להגן ולהבטיח את הבריאות של כלל האזרחים, במיוחד של הציבור שאנחנו מייצגים. ולכן, כאשר אנחנו מתנגדים לחוק הזה אנחנו עקביים, לא כמו האחרים שמזגזגים, ולא כמו ראש הממשלה, שאומר שהרשימה המשותפת התנגדה לכינוס הישיבה באותו יום, ביום חמישי. הוא אומר: זה חוסר אחריות מופתי של הרשימה המשותפת. מי שעיכב את החוק הזה, חבר הכנסת הלוי, מי שעיכב את החוק הזה מאז נובמבר, תסתכלו מתי הונח החוק הזה: זה היה בנובמבר, כשמספר הנפטרים היה 2,500, חבר הכנסת ווליד טאהא, 2,500, היום אנחנו מגיעים ל-5,000. מי עיכב עד היום את החוק, הרשימה המשותפת או ראש הממשלה, שבגלל שיקולים פוליטיים לא הביא את החוק הזה, אלא רק עכשיו, כשכחול לבן התחילו לעשות שרירים ואמרו: אנחנו אפילו לא נסכים להארכת הסגר? תראה איך מוארך סגר ואיך מתקבלות החלטות במדינת ישראל: רק בכיפופי ידיים,

בהפגנת שרירים. ככה מתקבלות החלטות על חיים ומוות. אז אל תטיפו לנו מוסר. מ-2,500 הרוגים ל-5,000 הרוגים, הדם הזה הוא על ידיכם בממשלה. לכן, כשאנחנו מייצגים ציבור, והציבור הזה שלנו גם משלם מחירים כבדים מבחינת הבריאות, נפטרים,

וגם בעסקים, העסקים שלנו קורסים כי אנחנו בתחתית הסולם מבחינת מצב סוציו-אקונומי, רוב הרשויות שלנו הן ב-1 ו-2. מזל שיש לנו כמה, שתיים, שלוש, ארבע, ב-5 ו-6. כולם ב-0 וב-1 ו-2. ג'יסר א-זרקא, שהיא, אדוני היושב-ראש, מוכת בעיות, היא הראשונה במספר הדוחות. אני לא רוצה לחזור על הנתונים שהקריא חברי אחמד טיבי. הקראנו את זה בקריאה הראשונה ופירטנו את זה גם בישיבות ועדת החוקה.

שאין קורלציה, אין התאמה,

מספר החולים, מספר הנדבקים, לבין מספר הדוחות, בין מספר ההפרות לבין מספר הדוחות, אבל כן יש התאמה בין המוצא והגזע של מקבל הדוח? ואני וחבר הכנסת טיבי לא היינו צריכים לראות את הסרטון המביש הזה

כדי להיווכח שיש אפליה ואכיפה סלקטיבית ואכיפה בררנית נגד הציבור הערבי ונגד עובדים ערבים, אנחנו חשים את זה על בשרנו גם כחברי כנסת ויש לנו חסינות. אדוני היושב-ראש,

יחס הולם, וראית את זה בהפגנה שעשינו לפני כמה שבועות והיית צריך להתערב, ובאמת תודה לך על העניין הזה, אבל זו המשטרה. אנחנו קיבלנו דוחות. אני קיבלתי שלושה דוחות, חבר הכנסת אחמד טיבי קיבל דוחות, חבר הכנסת ווליד טאהא קיבל דוחות,

על מה? על זה שאנחנו מפגינים נגד המשך הפשיעה והאלימות.

לכמה דקות שנחסום כבישים. אתם רוצים שאנחנו נסכים וניתן סמכויות למשטרה לתת קנסות של 10,000 שקלים לעסקים שלנו, שב-5,000 שקלים, אדוני היושב-ראש, גם ככה, אמרתי, הבעיה היא לא ב-5,000 וב-10,000, הבעיה היא באכיפה הסלקטיבית והבררנית, וראינו את המראות היום וראינו את המראות בימים האחרונים. זה מה שצריך לטפל

באים אומרים, כאילו עכשיו החוק הזה,

ורוצים לעשות כינוס של המליאה בפגרה ולהסכים, כל הסיעות.

מחר הייתה צריכה להיות מליאה. מה הביג דיל, אדוני היושב-ראש? לא יכלו לחכות עד מחר?

לא, אנחנו לא נסכים להארכת הסגר, שכולם אומרים שהוא נחוץ מבחינה בריאותית, לפחות מה שאומרים שני המרכיבים של הממשלה, אבל לא מוכנים אפילו להמתין למחר לקיים את הכינוס של הישיבה. אדוני היושב-ראש, אנחנו עקביים בהתנגדות שלנו, כי הציבור שלנו בסופו של דבר משלם את המחיר, ואנחנו לא נסכים לכך. תודה. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, בבקשה.

הערבית.

אומר שיא של 20 שנה. החודש אנחנו כבר עם יותר מ-12 נרצחים, ולצערי, אם הקצב המחריד מאוד הזה יימשך, יכול להיות שנגיע לשיא חדש.

אומר לכם, בשיח הזה, דווקא כשאני שומע את אנשי המשטרה ואת קציני המשטרה, אני מתקומם יותר על המציאות הזאת. אני שומע מקציני המשטרה שלוש טענות מרכזיות: הטענה הראשונה אומרת שיש ביישובים הערביים הרבה נשק בלתי חוקי. המספרים, כבוד יושב-ראש הכנסת, מדברים על מאות אלפי כלי נשק ואמצעי לחימה, מאות אלפים, זה הנתון שקציני המשטרה מדברים עליו. ואני אומר, מה זה? זה צבא, מאות אלפי כלי נשק ואמצעי לחימה. ואני אומר, המשטרה הזו, עם כל היכולות הטכנולוגיות והמבצעיות, לא יכולה לאסוף את הנשק הזה? אני לא מאמין לה שהיא לא יכולה לאסוף את הנשק הזה, ואני כמובן בטוח שאם יש נשק שמכוון לפעילות על בסיס לאומי, המשטרה בוודאי הייתה אוספת את אותו נשק תוך שעות. אני שומע,

את הטענה שהם רדפו את ארגוני הפשיעה בנתניה ובמקומות אחרים, ולכן ארגוני הפשיעה עברו לפריפריה וליישובים הערביים. אני שמעתי את זה מאנשי המשטרה, ואני אומר: נו, אם רודפים אותם בנתניה ובנהריה ובמקומות אחרים ואחר כך הם עוברים לפריפריה, אז מפסיקים לרדוף אותם? מה זו הטענה הזו? מדוע אותה משטרה לא ממשיכה את הפעילות שלה גם בפריפריה וגם ביישובים הערביים? מה זה, אזרחים סוג ב'? אזרחים סוג ג'? זה יישובים מחוץ ל-planet של המדינה? ואני גם שומע, וזה מתועד גם בדוח של מבקר המדינה, שמדבר על זליגה, זליגה של נשק מבסיסי הצבא לגורמים עברייניים. מבקר המדינה בדוח שלו גם מזהיר מחומרת הזליגה הזו, ואני שוב שואל, אני תוהה: האם באמת אין לצבא, אין לכוחות הביטחון את היכולת למנוע את המעבר הזה, את הזליגה, את הגנבה, תקראו לזה איך שתקראו, לידיים עברייניות? בטוח שהם יכולים. לכן, כשאנחנו מפנים אצבע מאשימה, זאת תמונת המצב שאנחנו מסתמכים עליה.

כאשר הצעירים באום אל-פחם ובטמרה ובשפרעם וביפו יוצאים להפגין כנגד כאילו אוזלת היד, אני אומר "כאילו" כי אני לא מאמין שזה אוזלת יד, כשהצעירים הערבים מפגינים נגד כאילו אוזלת היד של המשטרה, במה הצעירים הערבים נתקלים? במה אנחנו נתקלים, גם בהנהגת הציבור? באלימות משטרתית, שימוש בבואש. באום אל-פחם, ביום שישי, שימוש בכוחות סמויים שמתנפלים על המפגינים, ואני אומר לכם, מתנפלים, אני ראיתי את זה, והכול גם מתועד בסרטונים, מתנפלים על צעירים שלא עשו כלום חוץ מזה שהשתתפו במחאה לגיטימית לא אלימה. ורואים את זה בסרטונים, תיכנסו לפייסבוק אצלי ותראו את זה. נותנים להם מכות, וגם אחרי שעוצרים אותם, לפי עדויות שאני שמעתי מהם, נותנים להם מכות גם בתוך הניידת. אחד העצורים, כבוד היושב-ראש, שכן שלי, שחקן כדורגל, עבר ניתוח ברגל בגלל פציעה בכדורגל. הוא אומר לבחורים הללו שעצרו אותו: יש לי פציעה ברגל, ואז הם נותנים לו מכות על אותה רגל, על אותו מקום.

ואז מישהו מדבר על אמון עם המשטרה, על עבודה במשותף כדי להיאבק בפשיעה? קודם כול צריך לטפל גם בפשיעה הזו, גם בפשיעה בתוך המשטרה. ואנחנו לא נשתוק, לא יכולים לשתוק, לא על האלימות והפשיעה בתוך היישובים הערביים, אבל גם לא על האלימות והפשיעה כלפי הצעירים הערבים שמפגינים ומביעים את זכותם המאוד-לגיטימית והמתבקשת, ואפילו מביעים את חובתם לצאת לרחובות ולהפגין, ונמשיך את המאבק הזה. תודה.

חבר הכנסת סעיד אלחרומי, איננו. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

מימיה: קרוב ל-5,000 מתים, ועשרות אלפים שסובלים מנזקים בריאותיים, מעל למיליון איבדו את מקור פרנסתם, ואלפים רבים על סף רעב ממש. אבל במקום לעסוק בטובת אזרחי המדינה, בחייהם ממש וברווחתם, התכנסנו כאן היום כדי לבחון את הענשתם של אותם אזרחים על מחדלי הממשלה המרושעת והכושלת הזו. התכנסנו כאן כדי להעניש את מי שנאלץ להפר חוק כדי לפרנס את משפחתו כאשר המדינה הפנתה לו עורף והפקירה את ילדיו לרעב. אם עד כה ייסרה אותנו ממשלת הזדון בשוטים, עכשיו היא מבקשת לייסרנו גם בעקרבים, שהרי מבקשים כאן מהאזרחים לשלם, תרתי משמע, על עבירותיו של ארגון פשע שמטהו בבלפור. כל אדם בר-דעת וישר יודע שהנחיות הקורונה התקבלו באופן קפריזי, כשליפות מן המותן, ללא בחינה מקצועית של חלופות, תוך הדרה של אנשי מקצוע, ללא עבודת מטה ועל בסיס שיקולים אישיים ואינטרסים פוליטיים של אדם אחד. אתה זה שקראת למרי אזרחי. ההחלטות נסגרו בדילים,

בחדרים אחוריים, בין ראש ממשלה עבריין למחליפו החלמאי, תתבייש לך. ותחת לחץ של גורמים בעלי עניין שבינם לבין טובת הציבור אין אפילו קשר מקרי. שוב ושוב נחשף כי הנתונים שהוצגו כבסיס להחלטות היו שקריים. למשל, נחשף כי בוטלו בדיקות סקר במקומות עבודה, כי פחדו שיובילו לכיווץ אחוז המאומתים.

בהזדמנות אחרת נחשף כי ראש הממשלה דרש מגורמי המקצוע במשרד הבריאות לזייף חוות דעת שטוענת שסגר לילי הוא כלי יעיל למאבק בקורונה. קבלת ההחלטות המופקרת והתנהלותה הנפשעת של הממשלה בכלל ושל העומד בראשה בפרט הן ורק הן אחראיות לעלייה בתחלואה ובמקרי המוות, אתה קראת להפר את ההנחיות.

הן ורק הן מונעות את הצלת חייהם, בריאותם ופרנסתם של האזרחים. בסל אחד מערבבת הממשלה בין מגבלות הכרחיות, כמו מניעת התקהלות במרחבים סגורים, לבין איסור תנועה מעבר לקילומטר, הגבלה שכל אנשי המקצוע פסלו. בתקשורת מדברים נציגי הממשלה על סגר ואכיפה, ובאותן המהדורות נחשפים נתוני האמת של הקנסות: מינימום אכיפה במוקדי ההתפרצות המרכזיים ומכונת מזומנים בחברה הערבית, החברה הענייה ביותר במדינה, מדיניות שמשלבת גזענות עם קפיטליזם אכזרי. הפקרות הממשלה יוצרת אי-אמון בהחלטותיה ובאופן אכיפתן ומובילה למה שמכונה בעגה המקצועית "עייפות פנדמית" של הציבור, דהיינו הימנעות משמירה על כללי הבריאות עד כדי הפרתם השיטתית. מעבר להחלטות המופרכות והשיקולים הזרים שבקבלתן, הרי שהממשלה גם מתנהלת כשלטון צבאי ומתייחסת לאזרחים כאל נתינים חייבי ציות עיוור. אופן השליטה הזה רק מחזק את האי-אמון הציבורי ואת אותה עייפות פנדמית. חברי הכנסת, הציבור לא מאמין, וכל האחריות לכך היא על כתפי הממשלה והכנסת. במקום להתעמר בציבור ולחבוט במוחלשים ממילא עוד ועוד באמצעות עוד סנקציה ועוד קנס, עלינו לבלום את התנהלות הממשלה הזו ולהבטיח כי המשבר ינוהל על בסיס עובדות רפואיות וממצאים מדעיים ולא מתוך אינטרסים פוליטיים. במקום לנקום בבעל עסק שפתח כדי לפרנס את ילדיו, עלינו להבטיח לאותו בעל עסק פרנסה חלופית כשהעסק סגור. ואם העסק נפתח נגד החוק, גם אז אסור לנו לנקום באותו עובד המפרנס את משפחתו. אפשר לסגור עסק גם בלי להכריח אותו לקחת הלוואות ולהיכנס לחובות שאותם לא יוכל לשלם. לא היינו יכולים למנוע תמותה כלל, אך לגבי היקף האסון היינו יכולים לעשות הרבה, ואנחנו עדיין יכולים. עלינו לבטל כל רעיון נוסף להכות באזרחים באמצעות קנסות דרקוניים ולהתחיל להציע להם סיוע, כדי שיוכלו לשרוד את התקופה הקשה בלי לעבור על החוק, עלינו לגבות כל תקנה ותקנה בדיון מקצועי-בריאותי שקוף ומנומק לציבור, ולא לקבל החלטות על סמך שיקולים זרים. רק אם נציע רשת ביטחון חברתית אמיתית, רק אם נקבל החלטות על בסיס שיקולים ענייניים ושקופים, רק כך נוכל להציל חיים וליצור איכות חיים ראויה לכולם.

תודה רבה. יעלה ויבוא חבר הכנסת סמי אבו שחאדה.

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אנחנו באנו היום באופן חריג ביום ראשון, כדי לדון איך הממשלה רוצה לאפשר לעצמה חקיקה כדי שתמשיך את תהליך ההתעללות באזרחים. תקופה של פגרת בחירות, ויש היסטריה. מה ההיסטריה? הממשלה חשבה שהיא לא הענישה מספיק את האזרחים בתקופת הקורונה, לא מספיק עשרות אלפי העסקים שנהרסו, לא מספיק מספר הקורבנות, לא מספיק מה שעשתה לכלכלה, היא מרגישה שהיא איבדה שליטה. וכדי להחזיר לעצמה את השליטה יש לנו היום הצעה. מה ההצעה? להעלות את הקנסות. למה צריך להעלות את הקנסות? למה צריך בכלל, הרי ממילא הקנסות הם מאוד גבוהים. עסקים סגורים, בן אדם שלא יכול לשרוד, אין לו ברירה אחרת, הוא רוצה לאכול, פותח את העסק שלו. במצב הקיים הוא יכול לקבל 5,000 שקלים קנס, שזה המון. ואז באים, ויש להם הצעה מבריקה

לעשות את האכיפה: להכפיל את זה ל-10,000. למה צריך להגיע לשם? מגיעים לשם כי הציבור, בצדק, איבד את האמון שלו בממשלה. הרי כולם יודעים שעם ראש ממשלה כזה, שמנהל את המדינה כאילו זה הקיוסק הפרטי שלו ושל המשפחה, עם כל כתבי האישום שעומדים מולו, מצליח לגרור את המדינה מבחירות לבחירות ולנהל אותה כמו שהוא רוצה, אנשים לא מאמינים. כולם לא מאמינים. גם אנחנו לא מאמינים, והציבור, בצדק, לא מאמין שההחלטות מתקבלות בצורה מקצועית. גם כל אנשי המקצוע יוצאים כל יום ומסבירים לאזרחים שההחלטות לא מתקבלות בצורה מקצועית, ושכל מה שעומד מאחורי ההחלטות וההצעות האלה זה אינטרס של בן אדם אחד, שהוא רוצה בסך הכול לשמור על הישרדותו בשלטון בכל מחיר. מה קורה לאזרחים, כמה אנשים נפטרים, כמה קורבנות יש, כמה אנשים במצב בריאותי קשה, מה קרה לעסקים, מה קרה לחינוך במדינת ישראל, מה קרה למוסדות התרבות, כל זה לא משנה. מה שמשנה זה שצריך לעזור לנתניהו לשרוד, וכשאנשים רואים את זה, בצדק יש תחושות מאוד גדולות של אי-אמון. אנחנו מסכימים עם האנשים, ואנחנו גם לא חושבים שאפשר לבוא ולהעניש את האזרחים במצב הזה. מי שאחראי למצב הקיים זה הממשלה ומי שעומד בראשה. הם אלה שצריכים לשלם קנס, הם אלה שצריכים להיעלם מהמפה הפוליטית והם אלה שנושאים בכל האחריות. אי-אפשר להמשיך את התהליך הזה של ההתעללות באזרחים. אני גם לא יודע, באמת, איך יבוא היום חבר כנסת ויצביע על עונשים כל כך כבדים. מה, אתם לא רואים איפה נמצאים האנשים? אתם לא רואים את הסבל של האנשים? מה זה הזלזול הזה? אני באמת לא יודע מאיפה אתם מביאים את החוצפה הזו להביא אותנו בצורה היסטרית כדי להצביע על דבר כזה. מאיפה מגיעה החוצפה הזו? מה, איבדתם כל קשר לאנושיות? קצת אנושיות בסך הכול צריך. מה יש פה לא להבין? שלאנשים קשה בתקופה הזו, שעסקים קרסו, שאנשים איבדו את יקיריהם? כל כך הרבה אנשים עברו את המחלה הזו בצורה מאוד קשה. מה צריך פה להסביר לכם? אנחנו גם לא הבנו כיצד המכות היותר-קשות האלה אמורות לעזור. זה לא ירתיע.

מדינת ישראל מלמדת בשיעורי האזרחות ומדע המדינה שלה על ציות לחוק. יש מאמר כזה שהתלמידים לומדים בבתי הספר, מה צריך לעשות כדי לציית לחוק. האזרחים צריכים להיות משוכנעים שהחקיקה היא רציונלית, היא הגיונית. כדי שהאנשים יצייתו לחוקים, הם צריכים לראות שהממשלה מביאה חוקים הגיוניים, מתקבלים על הדעת, שיש בהם ממד של שפיות, כדי שהם יאמינו שהדבר הזה הוא לטובת הציבור. החקיקה הזו היא חקיקה גזענית.

כל החברים שהיו לפניי דיברו על ההבדלים בקנסות בין החברה הערבית לחברה היהודית: המיעוט של 20% מקבל את רוב הקנסות. האכיפה היא בררנית והיא גזענית, אין שום היגיון לחקיקה הזאת, אין שום צורך בחוקים האלה. אנחנו נצביע נגד. תודה רבה. חברת הכנסת סונדוס סאלח, אינה נוכחת. חבר הכנסת ווליד טאהא. בבקשה, אדוני. חמש דקות לרשותך.

חברות וחברי הכנסת, מי שמשלם בפועל את המחיר הכבד ביותר ומי שנושא בנטל של מצב החירום של הקורונה הוא הרי האזרח הפשוט, אותו אזרח פשוט שלא רק שהוא נושא בנטל הכבד כלכלית בגלל שהוא נפגע בעבודה שלו, בין שהוא שכיר או עצמאי או כל סוג אחר של עבודה, הוא גם נושא בנטל של קנסות ודוחות שמחולקים לאזרחים בצורה מזעזעת, הייתי אומר, אין שום סימטריה בין אחוז התחלואה ביישובים ובמוקדים מסוימים לבין אחוז הדוחות והקנסות שמחולקים לאזרחים, ועל כן ברור שאנחנו נתנגד לחוק הזה. הרי כולם יודעים למה מביאים את החוק הזה, רק מפחדים להגיד את האמת. בחברה הערבית אין שום מוסד חינוך שלא מציית להוראות של הסגר, זה מכוון לעבר אוכלוסייה ספציפית. אז שמישהו יבוא, יעלה הנה ויגיד: אני מתבייש להגיד את זה, אני רוצה לומר שהחרדים לא מצייתים לחוק, אבל בדרך עקיפה. מי שלא מצליח לאכוף את החוק הקיים לא יצליח לאכוף גם את החוק שנועד לגבות כסף, לעשות הון על חשבון האזרח האומלל, שגם ככה משלם את המחיר של הסגר הזה. ואם מדברים על סגר, אז מי דאג שיהיה סגר בכלל? מי שמסתובב במדינה, מי שנוסע בכבישים רואה שאין שום סגר. כולם מסתובבים חופשי, ורק כאשר בא למשטרה לעשות מחסום כדי לבדוק מדוע רכב או אדם יצא ולמה יצא ולתת לו אז דוח, זה לא סגנון של אכיפה. הסברה צריכה לבוא קודם לאכיפה, ולצערנו אנחנו לא עושים את זה. אנחנו רק מחפשים את האזרח כדי להטיל עליו עוד קנסות ועוד דוחות, ועל כן אנחנו ודאי נתנגד לחוק הזה. הנושא השני, אני פניתי לשר הבריאות בתקופה האחרונה בבקשה לבדוק את תפקוד המכון לרפואה משפטית אבו כביר בימי שישי-שבת, כי הרבה מאוד מקרים של גופות של ערבים מוסלמים שמגיעות למכון ביום שישי ולקראת כניסת השבת, נאלצים לחכות עד יום ראשון כדי לנתח את הגופות ולשחרר אותן ליקירים שלהם. על פי ההלכה האסלאמית, הדבר הנחוץ ביותר לעשות לאדם מת הוא להביאו לקבורה מהירה. זו ההלכה האסלאמית. ביקשתי מהשר לבחון מחדש את התנהלות המכון גם בימי שישי-שבת ולבחון הוספת תקנים, אם צריך, כדי לאפשר ל-20% מאוכלוסיית המדינה גם כבוד למתים שלהם. לא יכול להיות שגופה שמגיעה למכון ביום שישי, נגיד בשעה 12:00, שעה 13:00, 14:00, תצטרך לחכות עד יום ראשון כדי שינתחו אותה וישחררו אותה. השר באמת ענה שהוא יבחן מחדש את הסוגיה ושהוא ינחה את הגורמים המקצועיים לבדוק את הסוגיה על מנת להסדיר אותה, וגם בימי שישי ושבת תוכל המשפחה לקבל את הנפטר שלה, היקיר שלה, שנפטר ועבר ניתוח במכון לרפואה משפטית באבו כביר.

תודה רבה לך, אדוני. יעלה ויבוא חבר הכנסת יעקב טסלר, אני רואה שהוא אינו נוכח. חבר הכנסת שלמה קרעי.

עת צרה היא ליעקב, אבל ממנה ייוושע. יצא המרצע מן השק: הציבור רואה מי באמת עובד בשבילו, למי יש את היכולת לדאוג למיליוני חיסונים ולמבצע הירואי, שיוציא את מדינת ישראל ראשונה מהמשבר, ומי רק עושה פוליטיקה שקרית ומסיתה על חשבון כולנו. יש כאלה שלצערי הרב בחרו להם למטרה קבוצה אחת באוכלוסייה, בחרו לשסות בה, להסית נגדה, להטיל עליה את האשמה לכל המחדלים שלהם עצמם במסע הדה-לגיטימציה שלהם נגד המאבק בקורונה. האנשים האלו, מלאי השנאה והפחד, מסיתים נגד אותה קבוצה מצד אחד, ועושים הכול כדי להכשיל את המדינה בטיפול במגפה מהצד השני: אחד קורא לא להתחסן, אחד קורא לא להישמע להנחיות, השלישי הפך לעבד נרצע של האנרכיסטים מההפגנות, הרביעי פופוליסט שכדי לקבל ליטוף תקשורתי בוגד בכל ערכיו ואמונותיו וכך הלאה. אני מתבייש היום מעל הדוכן הזה על ההסתה, על השנאה והפחד. אני קורא מכאן לאחיי החרדים המותקפים, המושמצים והשנואים: אל תיפול רוחכם. הדקו את השמירה על הנחיות משרד הבריאות בקורונה. הישמרו על נפשותיכם מאוד מאוד. התורה יכולה להתקיים ברגעים קשים כאלה גם ביחידים. אל תאפשרו לשונאים ולמסיתים, לפחדנים ולשונאים לצבור כוח על גבכם, כוח שבסופו של דבר יפגע בכולנו. מצד שני, אני קורא לרשויות האכיפה להעניש ולקנוס את כל מפירי ההנחיות, לא לתת לשוליים האנרכיסטיים מכל קצות הקשת, בין שזה בבלפור ובין שזה בהלוויה כמו שראינו היום. בנפשנו הדבר. יש נבחרי ציבור שבגלל בחירות פוגעים במדינה. כחול לבן כבר תנצב"ה, והיא רוצה לגרור איתה לקבר עוד כמה מאות אנשים. יש כאן רמטכ"ל לשעבר שעומד בראש מפלגה נעלמת, שאחרי 30 שנה שבהן הגן על אזרחי ישראל, עכשיו הוא גורם למותם. תתבייש לך. מייצרים דה-לגיטימציה להנחיות מצילות החיים ודה-מורליזציה לציבור הישראלי כולו רק כדי שחלילה המדינה לא תצא או תתגבר על המשבר הזה לפני עשרה בניסן, לפני הבחירות. לא יעזור לכם. בניסן נגאלו, ובניסן מדינת ישראל תיגאל בעזרת השם מהשבי שהיא נתונה בו בידי אנשים חסרי בושה וחסרי אחריות כמוכם. זה עצוב. זה מזעזע. דגל שחור מתנוסס מעל פעולותיהם ואמירותיהם של האנשים חסרי הבושה האלה, שבאצטלה של דאגה לערכים נעלים של שוויון וצדק מייצרים כאן תוהו ובוהו ומגבירים את התפשטות המחלה. רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם. בעזרת השם, בעוד כחודש יהיו בישראל קרוב לחמישה מיליון מחוסנים בשני החיסונים. זו הצלחה כבירה. אם ננהג באחריות, כולל החלקים ההזויים בממשלה הפריטטית הזאת, שכבר מזמן אין להם מנדט ציבורי, ושלא עוברים את אחוז החסימה, נמשיך את הסגר עוד קצת ונקפיד על ההנחיות הקפדה יתרה, מייד לאחר חג הפורים נוכל,

לחזור לשגרה כמעט מלאה. כמו בירושלים.

את המציאות שתהיה כאן, בעזרת השם, בעוד חודש אפילו יאיר "פייק ניוז" לפיד לא יוכל להסתיר. הציבור יראה ויבין למי צריך לתת את הכוח לפעול ולהגיע להישגים כבירים למען מדינת ישראל. כתוב שהקדוש ברוך הוא "יָהֵב חָכְמְתָא לְחַכִּימִין וּמַנְדְּעָא לְיָדְעֵי בִינָה",

חוכמה הוא נותן למי שחכם ותבונה הוא מוסיף ליודעי בינה.

למה לא לתת חוכמה לטיפשים ותבונה לחסרי הבינה?

בגלל שרק חכמים ויודעי בינה ידעו להשתמש בתוספת של חוכמה ובינה כדי להיטיב, לעומת טיפשים וחסרי בינה שיאבדו את זה בטיפשותם.

להבדיל, גם הציבור כבר מבין ויודע למי צריך לתת את הכוח לפעול, רק למי שידע להנהיג ולהשתמש בכוח הזה בתבונה: לליכוד בראשות נתניהו, ולא לכל הפוליטיקאים הקטנים שרק הפריעו לאורך כל הדרך, פוליטיקאים קטנים שאם יקבלו את הכוח להנהיג,

חבר הכנסת טופורובסקי, ואתה יודע את זה,

ינהיגו אותנו, אתה מבין שזה הסוף שלכם? ינהיגו אותנו, חלילה, לאבדון. אתה מתחיל להרגיש איך זה שאתם הולכים לאבד את השלטון, מופע,

לשמחתי, אתם עושים את העבודה בשבילנו, די.

מתפלגים ומתפצלים,

ותמשיכו לעשות את זה.

בעזרת השם, את ליל הסדר הזה נחגוג עם,

כל המשפחה,

ונרים ארבע כוסות לחיי ממשלת נתניהו החדשה. העלימו אותו בתקשורת. הוא חייב משהו. תודה רבה.

חבר הכנסת ניצן הורוביץ, בבקשה. בועז, תחליף מקצוע,

מציעה

אחרי הבחירות. אבל נביא שקר. אתה יודע מה היה סופם, כל פעם שאת רוצה לדעת עתידות,

תבואי אליי, אני אגיד לך. אבל כאן לא צריך להיות נביא.

חבר הכנסת טופורובסקי, מהניסיון הדל שלי,

קצת צניעות. אף אחד לא יודע מה תהיה תוצאת הבחירות. נכון.

זוכר את כל אלה שמחאו כפיים? אף אחד לא יודע. זוכר את אלה שמחאו כפיים? אני רק יודע שכבר, מה אמר יריב לוין?

חמש דקות.

אם היו הולכים לאותם מוסדות חרדיים ונותנים כל יום קנס, היה אפשר להגיע ל-30,000 שקל בשבוע, והמוסדות היו נסגרים. נכון, יאיר? מדוע לא עשו את זה? כי היה אינטרס פוליטי להעלים עין. מהו אותו אינטרס פוליטי? ראש הממשלה נתניהו צריך את הקואליציה שלו עם החרדים, הוא לא רוצה להסתכסך איתם, לכן את ההוראות הוא מקבל מהנכד של הרב קנייבסקי ומה"הויז בחור" של האדמו"ר ההוא או האדמו"ר הזה. ככה זה מתנהל פה, לכן להעלאת הקנס כשלעצמה לא תהיה פה הרבה משמעות. יש כאן פשע שמתחולל.

אתמול הייתי בהפגנה בכיכר רבין, וציינו שם יותר מ-4,000 שמות של אנשים, אזרחים ישראלים, שנפטרו מקורונה. עם כל המשמעות של הווירוס והמוטציות והמגפה, היינו יכולים היום להיות במצב אחר גם מבחינה בריאותית, ובטח מבחינה כלכלית וחברתית, אם הייתה כאן פעולה שלטונית מסודרת. אם האדון נתניהו היה מושל ופועל ביושר, בשיקול דעת, בהגינות, בשכל, היינו כבר בסיטואציה אחרת לחלוטין. חברו לו בפשע הזה מנהיגים חרדים שמעלו בתפקידם. האנשים האלה הם אנשים רבי-כוח, כשהם נותנים הוראה, כמו האדמו"ר מוויז'ניץ, למשל, לפתוח מוסדות חינוך באמצע מגפה עם תחלואה מטורפת, שמכה קודם כול בציבור שלהם, זהו פשע, זו התנהגות כמו של עבריינים. תארו לכם ראש מועצה ביישוב כלשהו שהיה אומר: לא אכפת לי שיש 30% מאומתים, אצלי ביישוב אני פותח את בתי הספר.

כי ככה אני רוצה. האם ראש הממשלה היה מתקשר לנכד שלו לשאול אותו: אולי תבקש מסבא שלא יפתח? היו שולחים פקחים ומונעים את זה ונותנים קנס ומעמידים לדין. אבל זה לא קרה מול מנהיגי המגזר החרדי, וכאן הפשע הגדול של נתניהו. כל המדינה יושבת בסגר, כל העסקים סגורים, מערכת החינוך סגורה, אבל בציבור החרדי אדמו"ר אחד מחליט ככה ואדמו"ר אחד מחליט ככה, וראש הממשלה, כמו איזה אסקופה נדרסת, הולך ומתרפס בפניהם, כי הם אלה שמחזיקים אותו במקום הרגיש. הסגר עכשיו יוארך בשבוע. אולי אחר כך הוא יוארך בעוד זמן, כי הרי התחלואה העצומה הזאת לא תרד מייד, וייקח אפילו עוד הרבה יותר זמן עד שייפתחו הענפים השונים. ובינתיים האנשים נחנקים בבית, העסקים קורסים, המשק גוסס, אובדנות, אלימות במשפחה, פגיעה נפשית, דברים קשים ביותר. אנשים פונים אליי באופן אישי ומספרים לי סיפורים קורעי לב. אבל את האיש הזה כאן, נתניהו, רק דבר אחד מעניין: להשיג ממשלת חסינות שתמלט אותו מהדין, וסביב זה הכול סובב. ככה, על האצבע הקטנה, הוא מסובב את כולם כדי לקבל את החסינות שלו. רשימת הפשעים שלו בקורונה מסמרת שיער: לא סגר את נתב"ג חודשים ארוכים בגלל כל מיני שיקולים שאין להם שום קשר לקורונה, לא ביצע אכיפה לפי מוקדי תחלואה אלא לפי הסכמים קואליציוניים, קבר את תוכנית הרמזור, עצם עין ביודעין לנוכח הפרות במוסדות החרדיים בגלל הלחץ של המפלגות החרדיות עליו, הטיל סגרים כלליים למרות הבדלים עצומים בין היישובים. את ההוראות הוא קיבל מכל מיני מאכערים חרדיים, ואת שיקול הדעת השלטוני הממלכתי,

קבר עמוק בבור. כבר שלושה סגרים הוטלו על המדינה, ואין אפילו תוכנית כלכלית, שזה דבר באמת בלתי נתפס. "מר כלכלה" הוא קורא לעצמו.

דמי אבטלה עד יוני זאת לא תוכנית כלכלית, זה תמיכות, זה מה שנקרא לשמור את האנשים שלא יגיעו לרעב,

אין לו שום פתרון ליציאה מהמשבר הכלכלי, אפס השקעות במנופי צמיחה, נא לסיים. אפס יוזמה ממשלתית, תחלואה עצומה בלי שום כיוון. אדוני ראש הממשלה, לא רק נכשלת, פשעת. ואנחנו אומרים לך: פושעי קורונה לדין. תודה רבה. חבר הכנסת יאיר גולן. אדוני היושב-ראש,

שלוש שנים וחצי פיקדתי על פיקוד העורף. ב-2010 ערכתי תרגיל התמודדות עם מגפה יחד עם משרד הבריאות. אני יכול להגיד חד-משמעית: מדינת ישראל הייתה המדינה המוכנה ביותר בעולם לחירום בעורף האזרחי. ומה קיבלנו? ביצועים בינוניים מינוס, ומה שמציל אותנו מלהיות בביצועים עלובים זה רק אנשים מצוינים במערכת הבריאות, ברשויות המקומיות, ולא תפקוד מצטיין של ממשלת ישראל. בראשית המשבר היה צריך להפעיל את מערכת הביטחון, המערכת הכי מוכנה בארץ להתמודדות עם מצבי חירום. זה לא קרה מסיבות של יוקרה אישית של ראש הממשלה. בהמשך, שבועות וחודשים היה ויכוח על תוכנית הרמזור, על גישה דיפרנציאלית, שאומרת דבר נורא פשוט: איפה שהתחלואה גבוהה מטפלים באופן נמרץ, ואיפה שהתחלואה נמוכה מאפשרים לשטף החיים לזרום. התוכנית הזאת אומצה באופן פורמלי אחרי חודשים ולא יושמה באופן מעשי מעולם, גם לא בסגר הנוכחי. אני מבקש מכם, תסתכלו על הנתונים, על אחוזי הבדיקות החיוביות בערים שונות בארץ: בגוש דן זה עומד על 4%;

7%; בדימונה, 7%; באילת, 6%; בערד, 4.3%; ברהט, 3.7%. למה ההגבלות בערים האלה הן אותו דבר כמו בני ברק, עם 21%, מודיעין עילית, עם 21%, בית שמש, עם 19%, ביתר עילית, עם 26%, טובא-זנגרייה, עם 20%, מג'ד אל-כרום, עם 16%? אין שום סיבה בעולם. תוכנית הרמזור הייתה צריכה לתת מענה בדיוק להבדלים התהומיים האלה, אבל זה לא קרה וזה לא קורה, וזה לא קרה וזה לא קורה בגלל הבעיות המשפטיות של ראש הממשלה. אתם, אנשי הליכוד, מדברים פה על ממלכתיות? איזו ממלכתיות? הרי הלכנו לבחירות שניות ושלישיות, ועכשיו אנחנו הולכים לבחירות רביעיות, אך ורק בגלל שהקואליציה שראש הממשלה המושחת הזה יכול להקים היא קואליציה שתהיה עם החרדים, מי שייתן לו חיסיון ויכולת להעביר חוקים שהם בלתי חוקתיים, חוקים שנועדו להציל אותו מאימת הדין. זו הסיבה היחידה לכך שלא הוקמה פה ממשלת אחדות לאומית באמת, שהיינו זכאים לה, עם שתי מפלגות בלבד, הליכוד וכחול לבן. החוקים האלה, כן, אנחנו מהאופוזיציה נשארים ענייניים, ואנחנו נמשיך ונצביע בעד כל חוק שיאפשר טיפול טוב יותר במשבר הקורונה וישפר את יכולתה של מדינת ישראל לספק שירותי בריאות הולמים לתושביה. אבל כדי שזה יקרה, בראש ובראשונה צריכה להיות למדינת ישראל מנהיגות ישרת דרך, שמקבלת החלטות על בסיס שיקולים ענייניים.

חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח, חבר הכנסת משה גפני, אינו נוכח, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, מוותר, חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח, חבר הכנסת משה אבוטבול, אינו נוכח, חבר הכנסת אוריאל בוסו, אינו נוכח, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, אינו נוכח. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. תודה,

נפטר הרב סולובייצ'יק. לווייתו של הרב סולובייצ'יק, שנערכה היום בירושלים, מסמלת בדיוק את המאבק בין הציונות לבין מי שמתנגד לציונות. אני לא יודע כמה אתם מכירים את הסיפור, אדוני היושב בראש, אבל הרב דוד הלוי סולובייצ'יק הוא נכדו של רבי חיים הלוי סולובייצ'יק. יואב, כדאי שתשמע את זה, דווקא אתה כליכודניק. ב-1904 ביקשו בעיירה בריסק לקיים אזכרה להרצל אחרי שנפטר, ואותו רבי חיים הלוי סולובייצ'יק סירב לפתוח את שערי בית הכנסת, שהרי איפה מקיימים אזכרה באותם ימים בעיירות? אגב, גם משפחתי עלתה מבריסק, רק קצת קודם, ב-1890. אבל איפה מקיימים את האזכרה? ביקשו לקיים אותה בבית הכנסת. רבי חיים הלוי סולובייצ'יק נעל את שערי בית הכנסת כדי שלא תתקיים אזכרה להרצל. הלכו שניים ושברו את המנעול וקיימו את האזכרה להרצל. אילן, אתה יודע מי היו השניים? אחד קראו לו זאב דב

והשני קראו לו מרדכי שיינרמן, אחד מהצד של בגין, השני מהצד של אריאל שרון. סבו של שרון יחד עם אביו של מנחם בגין קיימו את האזכרה להרצל, וזה בדיוק הסיפור. זה בדיוק הסיפור של מה שקרה לנציגי הממשלה הזאת, שכנועים לחלוטין לקיצוניים ביותר בעדה החרדית, שמאפשרים את הפארסה שקרתה פה היום בירושלים, שהיא פשוט המשך של פארסות נוספות, פעם אחר פעם אחר פעם. אתה חושב שזה נפסק, אתה חושב שזה יטופל, ואתה רואה פעם אחר פעם אחר פעם איך אנחנו מאבדים את הריבונות על ארץ ישראל, איך אנחנו מאבדים את הריבונות על ארץ ישראל כדי שתישלט על ידי קבוצה הקיצונית ביותר, שעושה מה שבא לה. היום פורסם שבחודשי הקורונה בשנת 2020 אנחנו נמצאים עם למעלה מ-18% אבטלה בממוצע. אתם חתומים על זה, חברי הממשלה, אתם, שמאפשרים את ההפקרות הזאת ברחובות, אתם חתומים על זה כשאתם מחלקים קנסות של 5,000 שקל לבעל בית קפה או לבעל מסעדה שעשו take away אבל אתם לא מסוגלים למנוע הלוויה עם אלפי משתתפים בלי להקפיד על ההנחיות פעם אחר פעם אחר פעם. אתם מדברים על החלת ריבונות על בקעת הירדן? איבדתם את הריבונות באשדוד, בנתניה, בירושלים, בביתר עילית ובבני ברק. תחזירו קודם כול את הריבונות הזאת, ואחר כך נדבר. תודה רבה. חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח,

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח. חבר הכנסת אלכס קושניר, בבקשה, אדוני. חמש דקות לרשותך. אחריו ידבר ראש הממשלה החליפי בני גנץ, ולאחר מכן יסכם עמית הלוי ונעבור להצבעה.

אדוני היושב-ראש, כבוד השר, האמת שרציתי לדבר על החוק, אבל אני מנצל את ההזדמנות ששר הביטחון נמצא כאן, הוא לא עונה לי על הרבה מאוד מיילים שאני שולח לו ללשכה, אז אשאל אותך ישירות,

במשך ארבעה חודשים אני מנסה לפתור סוגיה מאוד פשוטה, גדוד חיילי מילואים מתגייס למילואים בדצמבר 2019 ומסיים את המילואים בינואר 2020, לפני הגיוס פונים לצה"ל, ובצה"ל עונים שהחיילים יקבלו מענק מוגדל כאילו שירתו תקופה אחת. בפועל, חילקו להם את המענק כדי לחסוך שקל וחצי על חשבון המילואימניקים. כל הבקשות שלי אליך ואל השר ביטון נענו בשתיקה מוחלטת. לא אכפת לך מהמילואימניקים, אדוני? דבר נוסף, תוכנית "ממדים ללימודים" פתאום החלטתם שאתם מתנים את הזכות הזאת של חיילים, של לוחמים, באיזושהי התנדבות או בחמישה ימי מילואים נוספים בשנה. אתה, אדוני, מכיר, אתה היית רמטכ"ל, אתה יודע שהחיילים האלה לא שולטים בכמות המילואים שהם מקבלים. אתה גם יודע שהם גם ככה התנדבו שלוש שנים. אז צריך עוד התנדבות?

אתה תולה את זה באיזשהו תקציב זוטר או תקציב מינימלי שיש למשרד הביטחון? גם מזה לא אכפת לך? ועוד, אדוני: פנה אליי נכה צה"ל, קוראים לו אילן מיצביץ'. אילן מיצביץ' עבר תאונה בצבא, באונייה, בספינה, נפל עליו מנוע על הרגל. הצבא נתן לו 55% אחוזי נכות. אחרי כמה שנים הוא נאלץ לקטוע את הרגל. כשהוא קטע את הרגל, משרד הביטחון הוריד לו את הנכות ל-17%. זאת אומרת, אין לו רגל, אז עכשיו התפקוד שלו עולה? הבן אדם מידפק על דלתות משרד הביטחון ולא מקבל שום תשובה. פניתי ללשכתך, ללשכתו של השר ביטון, ושוב פעם שתיקה. ודבר אחרון: אתמול אימו של הדר גולדין הופיעה בערוץ 12 ודיברה על כך שאתם החלטתם להעביר 5,000 חיסונים לרשות הפלסטינית בלי להתנות את זה בשום פיסת מידע, לא על הדר,

לא על אברה מנגיסטו וגם לא על הישאם, שני חיילים ושני אזרחים שנמצאים בשבי החמאס. זו פעולה מוסרית? ככה אתם מנהלים משא ומתן? ככה אתם רוצים להחזיר את הבנים הביתה? זו לא פעולה מוסרית, אדוני, זו פשוט הפקרות. גם חוסר אכפתיות

אני מאוד שמח שאתה עולה אחריי, ואני מאוד מקווה שתענה על ארבע השאלות ששאלתי אותך.

תודה רבה. עד כאן רשימת הדוברים. אני מזמין את ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון, חבר הכנסת בני גנץ,

אדוני ראש הממשלה החליפי, טרם תתחיל באמירת דבריך, אני פשוט אינני יכול שלא להתייחס לכל האירוע שהביא אותנו לכינוס המליאה היום. אני מוכרח לומר שזה לא סוד שאני נוהג והקפדתי לנהוג בך בכבוד שאתה ראוי לו, וכך אני חושב שצריך להיות, בוודאי כאל מישהו שגם כיהן בתפקיד הזה של יושב-ראש הכנסת. אבל אני חושב שאדוני כשל כשל קשה מאוד בשמירה על כבודה ומעמדה של הכנסת במובן הבסיסי ביותר שאפשר לחשוב עליו. לא היה כדבר הזה שבמהלך פגרה הוצב אולטימטום על שולחני כפי שאתה עשית, ונדרשתי לכנס את הכנסת ביום חמישי, באותו יום, בו ביום, בלי הודעה מוקדמת, ביום שבאופן רגיל איננו יום מליאה, בשעת פגרה, כאשר ברור לגמרי שיהיו חברי כנסת שלא יוכלו להגיע לדיון, וכאשר אני, כיושב-ראש הכנסת, מועמד בפני איזו מין משוואה שאין לה כמובן ידיים ורגליים, כאשר אדוני אוחז בגרונם של אזרחי ישראל ובגרונה של הכנסת גם יחד ובא ואומר: אם לא תכנס את זה כאן ועכשיו, בניגוד לכל כלל, לכל דין ולכל סמכות, אני אמנע החלטה, שאמורה בכלל להתקבל בממשלה, על הארכת הסגר, ואצור מצב של תחלואה שמתפשטת כאן ללא שום הגבלות. ואני ער, אדוני, תתייחס להגבלה. אתה לא, אתה מתעלם מהמציאות, אדוני, הוא מבהיר את עצמו בפני הציבור בישראל.

ואני ער, אדוני, לחשש שהיה לך שהחוק לא יעבור. לכן הצעתי לך עוד ביום חמישי הצעה שאני חושב שלא הייתה הוגנת ונכונה ממנה: שהסגר יוארך בממשלה ביום אחד, באופן כזה שאנחנו נוכל היום למעשה היום יוארך הסגר, מחר יידון החוק בישיבת מליאה שזומנה זה מכבר, ואם החוק לא יעבור, כמובן תוכל עדיין למנוע את המשך הארכת הסגר. אם החוק היה עובר, אני לא, אמורה להיות, אדוני היושב-ראש.

אתה משתמש לרעה הסגר היה כמובן מוארך בממשלה. לצערי הרב,

גם את ההצעה הזו, גם את ההצעה הזו, שהייתה שומרת על כבוד הכנסת, כמה פעמים אתה, בוועדת הכנסת והשתמשת לרעה בסמכותך? לצערי הרב, אדוני, גם את ההצעה הזאת, שהייתה שומרת על כבוד הכנסת, על סדרי המינהל כאן, על דברים שאני האמנתי שחשובים לאדוני לא פחות מאשר לכל אחד אחר כאן, בין היתר שמירה על זכות המיעוט, גם אם הוא מיעוט קטן שמתנגד לחוק ורוצה להיות נוכח במליאה ורוצה לומר את דברו, אני חשבתי שאסור לרמוס כך את הכנסת על ידי הממשלה בגלל שיקולים של מריבות או חילוקי דעות פוליטיים בתוך הממשלה. לצערי הרב, לא נעניתי. לשמחתי, את מה שאדוני כשל מלהבין הבינו כל ראשי הסיעות בבית הזה, כולל סיעות שמתנגדות לחוק עצמו, והסכימו לפנים משורת הדין, בהסכמה, כדי שלא ייווצר מצד אחד תקדים שאנחנו מכנסים את הכנסת ביום ראשון בהיעדר הסכמה, ומצד שני כדי לא ליצור מצב שהסגר והבריאות של אזרחי ישראל יהפכו לבני ערובה במשחק פוליטי ציני, הסכימו לכך שנכנס את הישיבה הזו היום בהסכמה כללית, באופן שלא יהיה בו תקדים לעתיד. אני מודה להם על כך, ואני סבור, אדוני, שחבל מאוד שההצעה שהצעתי לא התקבלה על ידך, וחבל מאוד שנעשה ניסיון כזה, שלשמחתי הצלחנו למנוע אותו, לפגוע כך בכבודה של הכנסת, במעמדה, בסדרי הדיון התקינים ובזכותם של כלל חברי הכנסת לקחת חלק בדיונים ובהצבעות שמתקיימים כאן. אני מקווה שאירוע כזה לא יישנה.

תתייחס, זו זכותם של אזרחי מדינת ישראל לאכיפה שוויונית. תודה רבה לך, אדוני יושב-ראש הכנסת. אני מכיר את מה שהיה פה לפני שנכנסתי לאולם. אני מבין את נאום ההבשה שאתה מנסה לעשות לי, דבר שמצופה מיושב-ראש כנסת שלא יעשה, אבל אני מציע להחזיר לך באותה מטבע ולשאול איך קרה שמפלגה שאתה מבכיריה, במשך חודשיים וחצי חוסמת את התהליך הזה מלקרות, והינה אנחנו צריכים להתנהג איתו בסוף כאילו זאת פעולה דחופה ומעצורים בנשק. זה לא המצב. במשך חודשיים ומשהו, מה מעצורים?

היית בממשלה הזו?

כלשונה וכרוחה, הייתה מוכנה בממשלה, עברה את ועדת השרים, הועברה אליך, ואתה לא דאגת שהדבר הזה יעלה בזמן וכנדרש, וחבל שכך. לגופו של עניין, וגם לגופה של השאלה שהעלה פה מר קושניר, ויושב-ראש הכנסת, אני מאוד מכבד את התפקיד שאתה עושה פה, ואני גם מאוד מאוד מכבד אותך באופן אישי, הייתי משוכנע שכמו שאני שומר על ממלכתיות, גם אתה תשמור על ממלכתיות. לכולנו אכזבות בחיים. מה לא ממלכתי בלהגיד את דעתו של הרוב בבית הזה? מה לא ממלכתי? איזה רוב? אני רוצה להגיד לחבר הכנסת קושניר, אני לא יודע כרגע אם קיבלת תשובות או לא קיבלת תשובות.

כמו שאתה יודע, חברי הכנסת, נא לא להפריע, נא לא להפריע. חברת הכנסת אוסנת מארק וחברת הכנסת מאי גולן, נא לשבת, בבקשה. תתבייש לך. אתה צבוע, זה מה שאתה אתה, חברת הכנסת מארק. חברת הכנסת מארק, נא לשבת.

חברת הכנסת מאי גולן, נא לשבת. תודה רבה. אל תפריעו. אם תאפשרו להם להתראיין זה לא, אם הם יתראיינו,

תודה על ההערות, נרשמו בפרוטוקול.

מאוד אכפת לי מאנשי המילואים.

שירתי איתם ביחד במשך 38 שנים מהחיים שלי. אני לא יכול לקבל הטפות מוסר על הקשר שלי עם מערך המילואים מאף אחד. מיעוט ההתנדבות שביקשנו מהמילואימניקים זה רק מאלה שלא יעשו בכלל מילואים או לא יקבלו בכלל צווי מילואים, והם יעשו שעה בשבוע,

זה מקובל עליהם, וזה נראה לי סביר לחלוטין והוגן לחלוטין, וזה נראה לי בהחלט בסדר. 60 שעות, אדוני.

אני מזכיר לך, אני הקשבתי לך בקשב, שנייה. בתור חייל,

חבר הכנסת קושניר. אני הקשבתי לך בקשב רב. חבר הכנסת אלכס קושניר, תודה רבה לך.

שמענו אותך באריכות קודם.

אנחנו נמצאים בקשר שוטף ורציף עם נכי צה"ל. אנחנו חושבים שיש הרבה דברים שצריך לשפר אצלנו בתוך המערכת, אין לנו ספק שחלק מהעניין הזה צריך להשתנות, צריך להשתפר. אין בעיה. צורת היחס שהם מקבלים, הן בחלק מהקריטריונים, הן בצורה של הוועדות הרפואיות, בסופו של דבר, הדברים, לא שהם לא צריכים שיפור, אלא שהם נעשים על פי חוק ועל פי נהלים קיימים. אנחנו נמצאים איתם במשא ומתן שכל תכליתו היא לשפר את המענה שהם מקבלים. אני חושב שאנשים ששילמו בגופם זכאים לכל ההגנות האפשריות במשך השנים, ואני בטוח שככה גם יקרה. יש בינינו נעדרים ברצועת עזה, חיילי צה"ל ואזרחי מדינת ישראל שנמצאים ברצועה. אנחנו עושים מאמצים מתמשכים ורציפים להבאתם הביתה. יש ועדת שרים שמתעסקת בעניין הזה, ובה גם נדונים כל הפרטים המוכמנים של הדיון הזה, ואני לא אעשה את זה כאן ויש סט שלם של שיקולים שצריכים להתרחש. אני אמשיך להגן על מדינת ישראל, אני אמשיך לעשות את כל מה שאני יכול על מנת להשיב את הבנים הביתה, ואני אמשיך, בשמכם שלכם, להיות אדם מוסרי גם בהתנהגות שלנו מול הפלסטינים. ואם צריכים לספק x חיסונים בשביל שהצוותים הרפואיים יוכלו לטפל שם, זה משהו שנכון שנעשה אותו. אנחנו נישאר בני אדם בתוך הסיפור הזה, והם יקרים לי מאוד. אני הייתי המפקד שלהם כשהם נפלו בשבי. אתה יודע בדיוק כמוני שזה יגיע לצמרת המושחתת ולא, חבר הכנסת קושניר, תודה רבה לך. זה לא, בינתיים החיילים האלה, חבר הכנסת קושניר, תודה רבה לך. יושב-ראש הכנסת, חברי וחברות הכנסת, לגופם של דברים, אני מברך על כל כך שלאחר ניסיונות בלתי נגמרים של דחייה בכל דרך אפשרית אנחנו מעבירים היום את החוק שיאפשר לנו אכיפה מוגברת ושוויונית מול מיעוט שפוגע בציבור כולו ומסכן את בריאותו, פוגע בציבור מהמגזר שלו, פוגע בציבור ממגזרים אחרים. אני אומר לכם שדרושה משמעת ציבורית. ראיתי הבוקר את התמונות מירושלים, של אלפים שמתגודדים בניגוד לחוק. זו לא משמעת ציבורית. זה נכון לכל סיטואציה, זה נכון לכל מגזר, זה נכון בכל מקום. אנחנו חייבים לכבד את החוק ואנחנו צריכים אכיפה חזקה, שאם לא כן נמשיך ונאבד את ממשלנו שלנו, ריבונותנו שלנו, אכיפתנו שלנו והחוק שלנו. אני מבקש להודות לחברי הכנסת מכל סיעות הבית, כולל מהאופוזיציה, שמסייעים להעביר את החוק הזה ומוכיחים שכשיש סיבה להתאחד ולעשות את הדבר הנכון, מנהיגים ישרים עושים זאת בדרך ממלכתית וראויה. אני שומע שיש חברי כנסת שאומרים שזה חוק נגד חרדים או חוק נגד ערבים, ואני אומר לכם שזה לא נגד החרדים, זה לא נגד הערבים, זה חוק שנועד להציל חיי אדם. רוב האזרחים החרדים ומרבית האזרחים הערבים הם שומרי חוק, ואנחנו נאבקים על בריאותם ועל שלומם של תושבי בני ברק בדיוק כמו שאנחנו נאבקים בריאותם של תושבי תל אביב, תושבי יפו,

לוד או כל מקום אחר, אנחנו נאבקים למען פרנסתם של תושבי מודיעין עילית בדיוק כמו שאנחנו נאבקים למען פרנסתם של תושבי מודיעין. בכל מקום קוברים מתים. כן, בכל מקום קוברים מתים. אנשים ישרים, מנהיגי ציבור ישרים, יעשו הכול כדי להגן על הרוב ממיעוט שבהתנהלותו הפושעת פוגע בחיי אדם ומביא לקריסה כללית של אלפים מדי יום. החוק הזה הוא רק לבנה אחת בחומה גדולה שכולנו צריכים לבנות מול המגפה. לצידה של האכיפה אנחנו גם חייבים לקיים מבצע להגברת החיסונים בכל מקום, בכל שעה ועבור כל אחד. אחרי ההצבעה נכנס את הממשלה היום לדיון בהמשך הסגר מחד גיסא ובמתווה היציאה מאידך גיסא. נציג מה צריך לעשות ומה אפשר לעשות, ולא רק מה אסור לעשות. אנחנו נגיע בימים הקרובים ללמעלה מארבעה מיליון ישראלים שקיבלו חיסון ראשון או ישראלים שחלו, ובהם רוב אוכלוסיית הסיכון. יש גבול לסגר, גם לסגר יש מחיר. ישראל היא מהמדינות שהסגר בהן הוא ארוך ביותר, ומחיר הסגר בא לידי ביטוי גם בכלכלה, במאות אלפי מובטלים, באלפי עסקים שקורסים,

שנמחקו כמעט לחלוטין. כשצריך אותו, צריך לעשות אותו, אבל כשאפשר להקל בו, צריך גם להקל בו, כי גם בסגר יש מחיר לבריאות. אנחנו רואים מחקרים שלמים שמראים תופעות של דיכאון, השמנה, מחלות לב, פגיעה קשה, בעיקר בילדים ובמבוגרים שנמצאים לבדם. יש מחקרים שמראים תוחלת חיים קצרה אצל ילדים שלומדים פחות. אז אנחנו צריכים את הסגר כשצריך אותו, וצריך להקל בו כשאפשר להקל בו, ואת כל זה, לעשות מתוך אחריות רבה. לכן עלינו להראות לישראל גם את האחריות שבסגר וגם את האופק שביציאה ממנו, ולעשות את זה כבר היום, בהסתכלות על מתווה יציאה שיהיה אחראי. לא נוכל להחזיק מיליוני מחוסנים בבית,

זה לא נכון, וזה גם לא יעמוד במבחן המציאות. אנחנו צריכים בישיבת הממשלה היום לחזור למתווה הרמזור ולהתחיל בהמשך לפתוח, כבר בימים הקרובים, פתיחה מדורגת ודיפרנציאלית, לפי רמות תחלואה ביישובים ולפי רמת ההתחסנות שבהם. יש לנו מספיק כלים להתחיל להתנהג בצורה דיפרנציאלית שמכוונת לאזרחי מדינת ישראל, ואנחנו בכל מקרה נמשיך ונסייע לכל אזרחי ישראל בכל מקום שהם נמצאים בו. ילדי ישראל, שמחכים בבית, יתחילו לחזור ללימודים, ואנחנו נדאג להם למעטפת בריאותית וחינוכית ראויה, בעלי העסקים יוכלו אט-אט לפתוח ולקבל אליהם קהל שהתחסן.

גם אם יהיה לזה מחיר של טיפה האטה בהורדת התחלואה, נוכל לעזור לבתי החולים שלנו ונוכל לייצר את מה שצריך עבור אלו שבחרו להתחסן ומקומות שהצליחו לרדת ברמת התחלואה שלהם ככל שצריך. וכן, יגיע היום שאחרי הבחירות. תוקם פה ממשלה ישרה שתטפל בנזקים הכלכליים שהקורונה הזאת המטירה עלינו. עד אז נמשיך וניאבק על הבריאות עם סגרים כשצריך ועל מתווה יציאה הגיוני, שוויוני וישר כשאפשר, ועל אכיפה והרתעה מול מפירי חוק בכל מקום, בכל זמן ובכל אמצעי חוקי שעומד לרשותנו. תודה. אני מזמין בשם הממשלה ובהתאם לתקנון את שר הבריאות להשיב, גם הוא במסגרת זמן של חמש דקות. בבקשה. היושב-ראש, למה חמש דקות? כי, שר נוסף. שר נוסף, שר נוסף. היושב-ראש, הצבעה אפשר מפה? לא, לא, מלמעלה, שנעשה את זה מסודר. מי שמבקש להשתתף בהצבעה ומקומו למעלה,

שיעלה למעלה כדי שאנחנו נוכל לקיים את ההצבעה באופן מסודר.

תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי השרים, חבריי חברי הכנסת, אני אקח פחות מחמש דקות, אדוני היושב-ראש.

אני שמח מאוד שחוק הקנסות, כך אני מקווה, סוף-סוף יעבור כאן בכנסת. כולי תקווה שהוא יעבור בתמיכה של כל סיעות הבית, כי כפי שאמרתי כשהבאתי לממשלה את החוק הזה לפני חודשיים וחצי, שלושה חודשים, הוא לא מכוון נגד חרדים, לא נגד ערבים,

לא דתיים-לאומיים, הוא מכוון נגד עבריינים שעוברים על הנחיות הבריאות, לא הנחיות משרד הבריאות, אלא הנחיות הבריאות אלה שפוגעים באנשים מסביבם. זה שהם פוגעים בעצמם, אדוני היושב-ראש, באיזשהו שלב כבר בא לי לומר: זה עניינם. רוצים לפגוע בעצמם? שיבושם להם. אבל לצערי, הנגיף הזה הוא כזה שהוא לא נותן לך לפגוע בעצמך. זאת לא התאבדות. אתה אומר: אני מצפצף, ואתה פוגע בכל האנשים בסביבה. אני רק מזכיר לכם, חבריי חברי הכנסת, שהנוסח של החוק שהביא משרד הבריאות, אני כשר הבריאות, יחד עם פרויקטור הקורונה הקודם פרופ' רוני גמזו, היה הרבה יותר מחמיר. כשהוא הגיע לוועדת השרים לחקיקה, ועדת השרים לחקיקה בראשות שר המשפטים דאז אבי ניסנקורן, בגיבוי מלא של אנשי משרדו, הם באו עם הרצאות מאוד ארוכות למה זה פשע לתת קנסות כה גבוהים, והחוק קוצץ. מה שהגיע לכנסת זה זכר לאותה הצעת חוק שאני כשר הבריאות הבאתי לוועדת השרים לחקיקה.

יעבור מה שיעבור כאן בכנסת, אני רק כולי תקווה שלא נהיה יותר במצב שעד אתמול לא נתנו קנסות של 5,000 ש"ח וממחר לא ייתנו קנסות של 10,000 ש"ח. אני מאוד מקווה שהכלי הזה יהיה כלי אפקטיבי. אני אסיים בכך שאני באמת מצטרף לדברי חברי שר הביטחון חבר הכנסת בני גנץ. אנחנו צפויים או-טו-טו להיכנס לישיבת ממשלה, אבל מכיוון שבכנסת הכול משודר ויש לא מעט עיתונאים שעוקבים אחרי הדיונים, וזה מייד זולג לציבור, אני רוצה להבהיר לציבור שני דברים: במצב התחלואה הנוכחי אין שום דרך בעולם לעבור לניהול דיפרנציאלי, אין חיה כזאת. וגם אם אנחנו נרצה לעבור לניהול דיפרנציאלי, אדוני היושב-ראש, נכון להיום, נכון להערכת המצב בבוקר, 9% מהיישובים במדינת ישראל הם ירוקים. יוצא אפוא ש-91% מהיישובים במדינת ישראל הם אדומים,

יתר על כן, שמעתי כבר הצעות מאוד מעניינות לפתוח את החינוך ביישובים ירוקים. זו הצעה מאוד מעניינת, רק שיש לי חדשות: ברוב היישובים הירוקים, לא בדקתי במדויק,

אני לוקח על עצמי את הסיכון, תבדקו אותי, ברוב היישובים הירוקים, מפאת גודלם, אין אפילו בית ספר.

כי יישובים ירוקים זה כמה קיבוצים וכמה מושבים, מקומות מאוד מאוד קטנים. אין כמעט ערים ירוקות במדינת ישראל, זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי היציאה מן הסגר: יציאה מן הסגר תהיה. כל יום שאנחנו מחסנים אנחנו מוסיפים, לא נגיע לארבעה מיליון בעוד שבוע, אבל אנחנו נהיה עם עוד מאות אלפי מחוסנים בשני חיסונים כנדרש, ואנחנו באמת במספרים מדהימים. נכון להיום, בפני הממשלה תעמודנה שתי הצעות: האחת היא להאריך את הסגר, והשנייה, לפתוח את הכול.

במלוא האחריות כשר הבריאות: אני לא אשחק בשום משחקים. אנחנו בכל הסיטואציה הזאת, אדוני היושב-ראש, כי לפני עשרה ימים ביקשנו סגר לשבועיים. למה עברת, וגם אנחנו כולנו, וגם אזרחי מדינת ישראל, את כל הגיהינום הזה של האי-ודאות בימים האחרונים, כן תהיה פתיחה, לא תהיה פתיחה, יימשך הסגר, לא יימשך? כי היה צורך לקצץ בהצעה של משרד הבריאות בשלושה-ארבעה ימים.

אני לא יודע, אבל כנראה היה למישהו צורך. אז אני מודיע, אדוני היושב-ראש, שיהיו שתי הצעות: הארכת הסגר או פתיחה של כלל המשק. לא מוצא חן בעיני מישהו, שייקחו פעם אחת אחריות. אני כשר הבריאות לוקח את האחריות שלי פעם אחר פעם, מי שרוצה לשחק ולפתוח, שייקח אחריות. אני ודאי פועל תחת החלטות הממשלה. כשנפתח את כל המשק, נראה את התוצאות.

זו גם תשובה לכל אלה שאומרים שהסגר מיותר ושהסגר לא עובד, נראה את עצמנו בלי סגר.

תודה רבה. חברות וחברי הכנסת, מי שרוצה להשתתף בהצבעה ומקומו למעלה מתבקש לעלות. אני מבקש מחברי הכנסת לשבת. חברי הכנסת עודה וטיבי, אנא, תשבו במקומות, כי אנחנו תכף נעבור להצבעה. אבל לפני כן, חברות וחברי הכנסת, אני מזמין את חבר הכנסת עמית הלוי לסכם,

אני אומר שוב, מי שרוצה להצביע, אנא, שיעלה למעלה. חברותיי וחבריי לכנסת, שרי הממשלה, אזרחי ישראל, ראש הממשלה החליפי חבר הכנסת בני גנץ, אתה יודע, אתה אומר שאתה חייל של ישראל, בני, אבל אתה כבר לא חייל. אתה היית רמטכ"ל, בני גנץ, ואתה צריך להכיר את הכלל: Lose the battle but win the war. Lose the battle but win the war. תמיד יש הרבה משימות, ותמיד צריך לתעדף משימות. סגולתה הגדולה של מנהיגות בעת משבר היא שהיא יודעת להבחין בין הטפל לעיקר, בין הקרב למלחמה. ובצער אני אומר: אתה שוב ושוב עוסק בקרב, עסוק בקרב, לא במלחמה. ולא בפעם הראשונה, כמו שהעיר כאן יושב-ראש הכנסת, לא בפעם הראשונה אתה מתעסק בקרבות, בשוליים. אתה ראש ממשלה חליפי, היית רמטכ"ל, צריך להתעסק בעיקר, באסטרטגיה. אתה רוצה לחנך אותו להתעסק בעיקר? וזה התחיל, גב' פנינה תמנו שטה,

דברי לגופו של עניין. זה התחיל, זה התחיל, תמשיך לצטט משפטים באנגלית. די, די, שרת הקליטה, זה התחיל בוועדת הצוללות, תדבר על,

תדבר על הלוויה ההמונית שהייתה היום בחסות ראש הממשלה שלך. זה התחיל בוועדת החקירה של הצוללות, מאוד קשור. שצללה כבר, מזמן צללה, וידעת שהיא תצלול, ואם לא ידעת אז זו בעיה בפני עצמה, זה להתעסק בשוליים, לא בעיקר, וזה המשיך בדחיית הסגר של חבר הכנסת שלך, דחיית הסגר במערכת החינוך. אז זה היה בלי להתחבא בחניון, לא היה צריך את כל המשחקים האלו, זה היה ככה, בוועדת החינוך, וזה לא העיקר.

יש משנה במסכת ברכות שאומרת שכשאדם רוצה לברך על משהו אז הכלל הוא כזה: כל שיש עיקר ועימו טפל מברכים על העיקר ולא על הטפל.

זה נכון במלחמה וזה נכון בחיים. אתם מתעסקים בטפל ובשוליים. תלמד מבנימין נתניהו שזיהה את העיקר במשבר הזה, זיהה את העיקר, זיהה את החיסונים, שזו הדרך היחידה, זיהה? לצאת מהמשבר הזה. לא שהמערכת לא מורכבת, כן? כל המוטציות, זיהה את העיקר, בועז. זיהה את העיקר, קורונה, אפילו קורונה לא בדקו שם. ולכן היום, ולכן היום, בועז טופורובסקי, כל מה שהוא רוצה זה לצאת מהכלא, זה הדבר היחיד שהוא מזהה. ולכן היום, זיהה את העיקר. בשבדיה, בגרמניה, עזוב מה שאתה אומר על גנץ, בבלגיה,

מה עם מה שביבי עושה? מה עם מה שביבי עשה או לא עשה? "זיהה את העיקר" מאיפה כל המוטציות? כל החולים הגיעו דרך נתב"ג. להפך, את מי הוא לימד בגרמניה איך לעבוד? המוטציה, המוטציה שפוגעת במקדם ההדבקה, ראש ממשלת ניו זילנד

מלמדת את כולם בעולם, עשה לי טובה. שהדבר העיקרי שיוציא אותנו מהמשבר זה החיסונים. 5,000 מתים, זה העיקר. על כל קשיש וישיש אתה היית צריך, יותר ממלחמת יום כיפור.

זקנים מחכים באנגליה, ביבי מציל את המדינה. ויחכו עוד חודשים עד הקיץ. 5,000 מתים, משפחות, היית צריך לפרגן. תגיד להם שהוא הציל את המדינה. איזה שטויות אתה מדבר, "זיהה את העיקר". בישראל, נכון? לך למדינות אי כמו ישראל. איך בניו זילנד

גאונים גדולים.

ההשוואות המופרכות האלו,

מה זה מופרך? שם אין מוטציות ושם אין

בדיוק, בדיוק, זה, תתבייש לך, תתבייש לך. חבר הכנסת טופורובסקי, מה אתה בכלל משווה ליום כיפור? גועל נפש.

איך אתם יכולים להשוות חיילים מול אויב? איך אתה יכול לעשות השוואה כזאת? תתבייש לך. בדיוק, בדיוק כמו, תתבייש לך. זה אומר שאתה לא מבין כלום. תתביישו אתם, תתביישו אתם.

הבוס שלך, בושה וחרפה. למה, מישהו בא, ואמר ביום כיפור, אפשר להשוות, אין לכם אפילו בושה, אומרים שנתניהו גדול אחרי כל מה שהוא עשה. צבא לנגיף?

אלה שיש להם נציגים בממשלה לא מקבלים קנסות.

חבר הכנסת טופורובסקי, תודה רבה, מספיק. מספיק. זה נכון שהיה יותר טוב לקיים את הישיבה הזאת אחרי מועד הגשת הרשימות. היו פחות צעקות. עכשיו מספיק, תודה.

הוא מדבר שטויות. צודק. אבל אצלנו בליכוד זה לא משנה. אצלנו בליכוד, חבר הכנסת טופורובסקי, בדיוק כמו ביום כיפור, צריך לדעת לזהות את הבעיה ולתת לה מענה. זה בדיוק מה שעשה בנימין נתניהו. לכן השבדים, ביבי, תעזור לי. חבר הכנסת טופורובסקי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

שוב אתם מתעסקים באישי ובשולי במקום להתעסק בעיקר. תתעסק במה שהוא עשה. תעזוב את השם, תתעסק בהישג הגדול. תנתח נכון את המגפה, תסתכל סביבך על כל העולם ותבין לבד את המסקנה. אני מסיים, אבל לא נותנים לסיים. לכן אני ממליץ,

גב' פנינה תמנו שטה, להתעסק בעיקר. אצלכם אומרים: "ישראל לפני הכול". עכשיו יש סלוגן חדש, "בוחרים ישר". זה לא ישר, המשחקים הללו. ישר זה לעשות מה שצריך. אני מבקש לסיים, אדוני היושב-ראש. לעשות את מה שצריך,

את מה שצריך, את העיקר, את הדבר האסטרטגי. תעזרו בהבאת החיסונים, תפעילו את הקשרים שיש לכם או שאין לכם, כמו שעושה נתניהו. תפסיקו לבלבל את המוח, תפסיקו להפריע בשטויות, כל יום דבר אחר, כל יום כותרת אחרת. פעם החיסונים לא מספיקים,

פעם נשארו יותר מדי, פעם הזריקו לצעירים שחיכו יותר. תפסיקו עם זה. תפסיקו. אדוני היושב-ראש, ועדת חוקה,

אני מסיים בבקשה ובקריאה לאחיי ואחיותיי. כמו שאמר כאן שר הבריאות, העניין פה הוא לא מגזרי, בכלל לא מגזרי. הוא לא נוגע למגזר כזה או אחר, וצריך להשתחרר מהשיח המגזרי והשבטי שמכה בנו, שכל מגזר מגן על עצמו. אני רוצה לומר לכולם ולסיים בסיפור הבא, של מנחם סדובסקי. אני מקריא לכם, אזרחי ישראל מכל מגזר, ותקשיבו היטב לסיפור הזה. מנחם סדובסקי מספר ככה, הוא מספר על יהודי בשם הרב אשר סלומון ז"ל. הרב אשר סלומון מתפלל בשבתות בשיכון חב"ד בירושלים בדיוק בשעה 07:00. בשבת הקודמת הגיע חולה קורונה מאומת למניין בחב"ד. החולה הזה לא יכול היה ללכת למניין הקבוע.

כי ידעו שהוא חולה, אז לא נתנו לו להיכנס למניין הקבוע שלו. אז הוא הלך לשיכון חב"ד. למה הוא הלך לשיכון חב"ד?

כי היה לו יארצייט על אבא שלו. אז הוא הלך לשיכון חב"ד כי היה לו יארצייט והוא בא לומר קדיש על אבא שלו. הוא הדביק והביא למותו של הרב אשר סולומון. "הוא הדביק את אבא שלי", כותב מנחם סדובסקי, שאבא שלו שוכב במצב קשה מאוד בתל השומר, הוא הדביק את אימא שלו, שיש לה מחלות רקע,

שבא לתקן להם את המחשב,

הילדה בת ה-18 נדבקה, עם קשיי נשימה. המדביק ידע שהוא חיובי. מסיים מנחם סדובסקי את המכתב שהוא שלח לי:

של האיש הזה? מה דינו של האיש שבא לומר קדיש על אבא שלו והשאיר את שיכון חב"ד בדיוק כמו שתיארתי? אני מבקש מכל אזרחי ישראל: תניחו למגזריות, לשבטיות. היא טפלה לעיקר, למשותף שלנו. משברים לאומיים תמיד גילו את החוסן הלאומי שלנו, את הכוח המשותף שלנו. תתרכזו במשותף, תקפידו על ההנחיות, ונצא, בעזרת השם, לחירות אמיתית.

תודה רבה. חברות וחברי הכנסת, נא לשבת. בטרם נעבור להצבעה בנסיבות הפוליטיות החריגות שאנחנו נמצאים בהן בתקופה האחרונה, יש לפחות דבר אחד יציב: עשינו לנו מנהג קבוע להשביע את חברת הכנסת וסרמן לנדה בכל שבוע. אז אני מזמין שוב את חברת הכנסת רות וסרמן לנדה, שלדעתי, אני יכול לברך אותך, אני חושב שאת קבעת את שיא הכנסת בפער בין שתי השבעות בפרק הזמן הקצר ביותר. חברת הכנסת וסרמן לנדה נשבעה כאן אמונים, אם אינני טועה, לפני שבועיים אולי, ולמוחרת יצאה מן הכנסת כי אחד השרים התפטר והיא עזבה, עכשיו התפטר מישהו, והיא שבה אלינו לכאן. וכך היא מוצאת את עצמה מצהירה אמונים כאן בפער זמנים שנדמה לי שלא היה. אדוני היה יושב-ראש שנים ארוכות, נדמה לי שדבר כזה עוד לא היה לנו.

אז אני מברך אותך פעמיים. היושב-ראש, אתה יכול לומר לנו במקום מי? כן, כן. אני זוכר במקום מי. נדמה לי שזה היה חבר הכנסת יזהר שי שהתפטר מן הממשלה וחזר לכנסת במקומה של חברת הכנסת וסרמן לנדה, ועכשיו התפטר חבר הכנסת, לא, לא. ביום שישי התפטר חבר הכנסת רם שפע, וזה מאפשר לרות וסרמן לנדה לחזור לכנסת. אם כן, חברי הכנסת, אני מתכבד להודיע לכנסת שעל פי סעיף 43 לחוק-יסוד: הכנסת, עם הפסקת חברותו בכנסת של רם שפע, שנכנסה לתוקפה היום, יום ראשון י"ח בשבט התשפ"א, 31 בינואר 2021, באה במקומו חברת הכנסת רות וסרמן לנדה. בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הכנסת ולסעיף 2 לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, אני מזמין את חברת הכנסת רות וסרמן לנדה לעלות לדוכן. חברת הכנסת רות וסרמן לנדה, אקרא בפנייך את הצהרת האמונים של חבר הכנסת, ואת תשיבי: "מתחייבת אני". זה נוסח ההצהרה: אני מתחייבת למלא אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. מתחייבת אני. בברכה ובהצלחה. תודה. חברת הכנסת וסרמן לנדה, אני אאפשר לך להצביע כאן מהאולם.

חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 5), התשפ"א 2021. מאחר שלחוק לא הוגשו הסתייגויות, אנחנו מצביעים על החוק בקריאה השנייה כנוסח הוועדה.

אני אוסיף את קולותיהם של חבר הכנסת עמית הלוי,

וחברת הכנסת רות וסרמן לנדה, בעד. אם כן, 42 בעד, 18 מתנגדים, אין נמנעים.

אני קובע שהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 5), התשפ"א 2021, התקבלה בקריאה השנייה. מכאן אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השלישית. חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 5), התשפ"א 2021, נתקבל. אני מוסיף את קולותיהם של חברי הכנסת הלוי ווסרמן לנדה. בסך הכול יש לנו 39 בעד, 18 מתנגדים,

אני קובע שהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)

2021, התקבלה בקריאה השלישית,

הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת גינזבורג שאינה מחייבת הצבעה. בבקשה. תודה רבה, אדוני

בוועדת החוקה, חוק ומשפט חברת הכנסת רות וסרמן לנדה תכהן במקום הפנוי לסיעה, בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות תכהן חברת הכנסת רות וסרמן לנדה במקומה של חברת הכנסת הילה שי וזאן, בוועדה לביקורת המדינה תכהן חברת הכנסת רות וסרמן לנדה במקומה של חברת הכנסת הילה שי וזאן, בוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש תכהן חברת הכנסת רות וסרמן לנדה במקומה של חברת הכנסת הילה שי וזאן, בוועדה למיגור הפשיעה במגזר הערבי תכהן חברת הכנסת רות

נפתלי יעקב ברנשטיין, בן 47, מבית שמש, אליעזר יעקב גנץ, בן 64, מאלעד, יעקב שינדלר, בן 59, מירושלים, עוזי כהן, בן 45, מנטע, יעקב יצחק רובינשטיין, בן 70, מתל אביב, יעקב רושניבסקי, בן 71,

ישראל יצחק קנר, בן 72, מפתח תקווה, עזרא גורודצקי,

יהודה משה, בן 73, מירושלים,

בן 82, מראשון לציון. אני מודה לרינו צרור מגלי צה"ל על השמות האלה.

נורא להגיד "רק" 27 שמות מתוך 1,407 מתים, איש ואישה, שמתו רק בחודש האחרון מקורונה. 1,407 זה יותר מפי שניים ממלחמת ששת הימים, וזה רק בחודש האחרון. נתניהו אהב לספר לנו אחרי הסגר הראשון איך מנהיגים מתקשרים אליו מכל העולם כדי לשאול איך מטפלים במשבר הקורונה. אני לא יודע מה נתניהו סיפר לכל אותם המנהיגים שהתקשרו, מניו זילנד, מאוסטרליה, מדרום קוריאה, מסינגפור, מה שברור הוא שהוא לא הקשיב לעצמו. זה נכון, בזמן הסגר הראשון המגפה הייתה בשליטה. לא היו חוקי קורונה, לא היו בכלל חוקים, הייתה ממשלה שאמרה לנו להיזהר, והקשבנו לה, והסגר היה בשליטה. אבל אחר כך נתניהו והממשלה איבדו שליטה. אולי היו מנהיגים שהתקשרו לנתניהו, אבל הוא שכח להתקשר לעצמו. במאי נתניהו קרא לכולם לשתות כוס קפה, לשתות בירה, "לעשות חיים", לשון נתניהו, והתוצאה היא שעוד מעט נציין 5,000 מתים, 5,000 הרוגים במלחמה הנוראית הזו, מלחמת הקורונה. ישראל הפכה ממדינה עם מעט תחלואה לאחת המדינות המובילות בעולם ברמת התחלואה ביחס להיקף האוכלוסייה. המחדל הלאומי הזה היה בכל מקום, אבל השיא שלו היה בנתב"ג. הקורונה הגיעה לישראל לא דרך מצרים, לא דרך ירדן, לא דרך סוריה, לא דרך לבנון, לא דרך הים, היא הגיעה דרך נתב"ג. המוטציות נהרו לישראל במטוסים, ונתניהו פתח להן את כל השערים. לא רק שהממשלה עודדה אזרחים לטוס, היא אמרה: טוסו לדובאי, וכמעט 100,000 איש טסו לדובאי. דובאי הפכה למדגרת המוטציות, והאנשים האלה שחזרו מדובאי לא טרחו להיבדק לקורונה, המדינה לא דרשה שהם ייבדקו לקורונה. אפילו אחרי הנחיתה הם לא נבדקו לקורונה, והם באו והדביקו והדביקו, ואנשים מתו ומתו, והמשיכו למות וממשיכים למות. האמת היא שהמחדל הוא כל כך גדול עד שקשה לא לתהות: האם הממשלה כל כך טיפשה, או שאולי יש כאן שיטה? האם הטמטום שולט בממשלה או הקונספירציה? אולי מישהו היה מעוניין בפניקה, אולי מישהו היה מעוניין בסגר, אולי מישהו חישב חישובים נוראיים ואמר: אז יהיו עוד כמה מתים, העיקר שאני אשתחרר מהכלא. עכשיו שמעתי שרוצים שלכל מי שיחזור מחוץ לארץ יוצמד אזיק אלקטרוני, האח הגדול גרסת נתניהו ואדלשטיין. לא רק שההתנהלות שלכם הביאה לאלפי מתים, לעשרות אלפי עסקים סגורים, למאות אלפים ולמיליונים של אזרחים שסובלים ממצוקה כלכלית ונפשית, עכשיו אתם גם רוצים להתחיל להצמיד לנו אזיקים. נתניהו לא יהיה עם אזיקים, כל שאר המדינה תהיה עם אזיקים. קודם החוזרים מחו"ל, נתב"ג, אמרנו, אחר כך המבודדים, להפוך את כולנו לאסירים, לאסירי בית פוליטיים. אתם גרמתם למחדל, ממשלת ישראל, אתה גרמת למחדל, נתניהו.

ואזרחי ישראל ישלמו את המחיר עם ריבית של אזיק אלקטרוני.

שאני כבר לא יכול להיות בטוח מול האנשים שאני פוגש ברחוב ולהגיד להם שהממשלה תעצור שם. אולי בקרוב יפתחו כאן מחנות מעצר לאזרחים בשם הקורונה. מי שמצליח לחשוב על רעיון של אזיק אלקטרוני לאזרחים, לא בטוח שיעצור שם. נתניהו מדרדר אותנו לא רק במורד המחלה אלא גם במורד הדמוקרטיה. מצמיד אזיקים ושולח שליחים דוגמת יואב קיש כדי להתחיל ולזרוע את זרעי ביטול הבחירות, כי הוא לא מוכן להפסיד למרות שהוא יודע ששלטונו מגיע לסיומו. נתניהו יודע שהוא איבד את האמון של הציבור, ומוכן להקריב את הדמוקרטיה בשביל השלטון, בשביל החופש האישי שלו, להפוך את כולנו לאסירים, העיקר שהוא יישאר אזרח חופשי. נתניהו חטף מדינה שלמה כדי לברוח מהעמדה לדין, ובדרך גרם למחדל שעלה בחיים של אלפים. הגיע הזמן להחזיר את השפיות, הגיע הזמן למנהיגות שאכפת לה מהאזרחים ולא מעצמה. בתוך כל המחדל שמקיף אותנו בימים אלה יש נקודת אור אחת: יש עתיד ויאיר לפיד. בקרוב אנחנו ניקח את מושכות השלטון, יאיר לפיד יהיה ראש ממשלת ישראל, ואזרחי ישראל יזכו במנהיג אמיתי ובמנהיגות אמיתית, שתפעל עבורם ולא בעבור עצמה. תודה. תודה רבה. חבר הכנסת יאיר לפיד, בבקשה. אדוני ראש האופוזיציה, בבקשה.

הצלחה כבירה. זו הצלחה כבירה. פה ליד, בקפריסין, מתו בכל הקורונה 197 בני אדם. בשבוע האחרון במדינת ישראל מתו יותר, הצלחה כבירה. אפס אכיפת חוק, הצלחה כבירה, בנתב"ג, חודשים אחרי חודשים מגיעים מניו יורק מטוסים מלאים חולי קורונה שבאים הנה לקבל טיפול רפואי, הצלחה כבירה, אפס טיפול בעסקים, 90,000 עסקים נסגרו במדינת ישראל, הצלחה כבירה, ראש ממשלת ישראל אומר לכל מי שסגר את העסק שלו במדינת ישראל: תדע, הצלחה כבירה. אני חוזר עוד פעם על הנתון שאיתו התחלתי: 4,738 מתים, הצלחה כבירה, קורא לזה ראש ממשלת ישראל. אין מדינת אי אחת עם מספרים כאלה של מתים. לא מזמן ראש הממשלה היה בזום עם ראש ממשלת אוסטרליה, דיבר איתו על ההצלחה הכבירה. באוסטרליה, מדינה של 26 מיליון בני אדם, מתו עד עכשיו מהקורונה 909 בני אדם, רבע מאיתנו, הצלחה כבירה, טוחן את ה"הצלחה כבירה", "הצלחה כבירה" הזאת בתקווה שכולנו נשכח. יש בעיה אחת עם כל השיווק האין-סופי הזה: שקרים לא מחזירים אנשים לחיים. מי שמת, מת לתמיד, מי שהעסק שלו נהרס כבר לא יקום מזה. זאת לא הצלחה כבירה, זה הכישלון הגדול ביותר שהיה פה אי פעם. שמעתי את חבריי חברי הכנסת משווים את זה למלחמת יום הכיפורים. זה כישלון יותר גדול, כמעט כפול במתים, ההצלחה הכבירה. אני לא זוכר שלאיראן היו 60,000 מתים במלחמת יום כיפור.

אני רוצה לראות את ראש ממשלת ישראל בלוויה אחת, אצל משפחה אחת שחייה נהרסו. נראה אותו אומר "הצלחה כבירה" ליהודה משי זהב, שאימא שלו, אבא שלו ואח שלו מתו באותו שבוע, אימא שלו מקורונה, אבא שלו אחרי סיבוכים של קורונה. אתה תסתכל לו בעיניים ותגיד לו "הצלחה כבירה"? כל אחד מהאנשים שמת זה משפחה שהתפרקה, שנהרסה, שנשברה לחתיכות, וראש ממשלת ישראל אומר לה "הצלחה כבירה". אין לכם לב?

תורידו טונים. לפחות תרכינו ראש. כשהיו פיגועים ונתניהו היה באופוזיציה, הוא לא היסס לרגע לבוא לזירות של פיגוע לרקוד על הדם. למה אתה לא בא למשפחה אחת שיושבת שבעה על זה שהאיש,

למה אתה לא משתתף בצער? כי זה הורס את קמפיין ההצלחה הכבירה שלך? כי תצטרך להודות באמת שאין אף מנהיג של מדינת אי שפישל כמוך בקורונה? אני מסתכל על הלוויה הזאת היום בירושלים. אף שוטר אחד לא נשלח כדי לתת דוח אחד לאנשים שמפיצים מחלות, לא מפני שהם רוצים להפיץ מחלות, אלא מפני שהונו אותם ורימו אותם והמנהיגים שלהם מוליכים אותם שולל. הרי יהיו מתים בגלל הלוויה הזאת, הלוויה הזאת תוביל ללוויות אחרות, ואפס אכיפה. ראש ממשלת ישראל מצלצל בלילות לנכד של הרב קנייבסקי לבקש רשות להמשיך את הסגר, בכניעה, בשפל רוח, זוחל מולו לבקש רשות, כי הוא נסחט על ידו. ואנחנו מתייחסים לזה כאילו זה סביר, כאילו יש היגיון בזה שראש הממשלה של מדינה במשבר לאומי חמור עם מגפה משתוללת צריך לבקש רשות מהנכד של מישהו לבצע את עבודתו. אלו בדיוק הדברים שאנחנו לא נסכים להם בשום אופן. אין לי שום בעיה עם חרדים, אין לי שום בעיה מפלגות חרדיות, אין לי שום בעיה עם זה שמישהו דתי, יש לי בעיה גדולה עם מישהו שחושב שהחוק לא קשור אליו או לא תופס לגביו. החוק הוא לכולם, התקנות הן לכולם, ההנחיות הן לכולם, ואכיפה צריכה להיות לכולם. אם המכת"זיות היו אתמול בבלפור, איפה היו היום המכת"זיות בלוויה ההמונית בירושלים? או שזה לכולם או שזה לא יהיה לאף אחד. 4,738 מתים, וראש ממשלת ישראל אומר "הצלחה כבירה". מה אנחנו היינו עושים? היינו מקימים ממשלה אמיתית: 18 שרים, בלי שר לענייני מים, בלי שרה לענייני קהילות לא קיימות, קבינט קורונה של ארבעה, ראש ממשלה, שר אוצר, שר בריאות ושר ביטחון, בלי ראש ממשלה חליפי, בלי שיירה חליפית, בלי הטרלול הגמור שתוקף אותנו פה יחד עם המגפה, הולכים לעבוד בזה: דמי אבטלה לעצמאים, סוגרים את נתב"ג ביום הראשון. לא משנה איזו מפלגה לוחצת לפתוח אותו, סוגרים ביום הראשון ואומרים: פה ייכנסו רק אנשים עם בדיקת קורונה, שיודעים להראות לנו שהם בריאים. חרדים, חילונים, יהודים, ערבים, מה זה משנה?

זה לא פותר את ההדבקה. תבין, זה לא פותר את ההדבקה.

אם לא היו שם חולי קורונה ואם לא היו שם חולי קורונה שאנחנו הכנסנו לארץ,

הבידוד זה המפתח, זה מה שאני מסביר. והיו מכניסים אותם לבידוד, לא היו פה 4,783 מתים במשמרת שלך. סגן שר הבריאות בניו זילנד, יש לו 20 מתים, סגן שר הבריאות בסינגפור, יש לו 27 מתים. המשמרת שלי זו מלחמת עולם שלישית ולא יום כיפור.

סגן שר הבריאות בקפריסין, 197 מתים. זה השיא של פופוליזם. זו מלחמת עולם שלישית. אל תלמד אותי על יום כיפור.

מעולם לא היו להם 60,000 הרוגים ביום כיפור. סגן שר הבריאות יואב קיש, פשוט פופוליזם זול. בכל מדינות האי מתו הרבה פחות אנשים, תסביר את זה.

ואם אתה לא יודע להסביר את זה, אל תיתן לראש הממשלה לעמוד ולהגיד לנו "הצלחה כבירה". אני אעלה להסביר. אחריך אני אעלה להסביר. 4,783 מתים. תודה שטעית.

הם לא יחזרו לחיים אחרי הממשלה העלובה והמשוגעת שלכם. אנחנו באירוע מטורלל. אנחנו באירוע משוגע. זאת ממשלה מופרעת, זה כאוס גמור. מה שמדינת ישראל זקוקה לו זאת ממשלה שפויה, הדבר הפשוט הזה, ממשלה שפויה, נורמלית, אנשים שקמים בבוקר והולכים לעבוד כדי שתהיה בריאות ציבור, כדי שבתי החולים יקבלו את מה שהם צריכים, כדי שהעסקים הקטנים לא יתרסקו, כדי שלא נלך בכל רחוב בישראל ונראה "להשכרה",

שהחל"ת יהיה במודל שלא יגרום לאנשים לאבד את עבודתם או לעבוד בשחור. ממשלה נורמלית.

אתם יודעים מה, מדינת ישראל, אפילו בזמן הקורונה, יותר מכל דבר אחר זקוקה לממשלה שנגיד אחרי שבוע תתעורר יום אחד בבוקר ותאמר לעצמך:

לא חשבתי כבר שבוע על הממשלה. היא לא עלתה בדעתי, היא לא שיגעה אותי. היא לא יצרה רעש בלתי פוסק. לא היו בה מריבות פנימיות. היא הייתה גוף יעיל שעובד בשבילי, שאני לא צריך לחשוב עליו כל הזמן. אני לא צריך לקום בבוקר ולשאול את עצמי: איך זה ששר הביטחון הוא גם ראש הממשלה החליפי, גם שר המשפטים וגם רב עם שר הבריאות על השאלה מה חושב ראש הממשלה?

ממשלה שפויה, שכחת את שר התקשורת. גם שר התקשורת, אני מסכים. ממשלה שפויה, נורמלית, שעובדת בשביל האזרחים, סתם, עושה את עבודתה, קטנה, יעילה, חסכנית, ובעיקר מצילת חיים. עם ראש ממשלה שלא קם בבוקר ואומר: 4,783 מתים, זו הצלחה כבירה.

תודה רבה לחבר הכנסת יאיר לפיד, יושב-ראש האופוזיציה. יעלה חבר הכנסת עודד פורר,

שנייה הוא לא נשאר אפילו להקשיב.

הלך ונעלם.

חשבתי שאתם רוצים לשמוע.

רציתי לשמוע אותך מודה בטעויות. השאלה היא אם אתה

אני, ברשותך, מקצר וחוזר. צורכי קיום. אני חוזר עוד דקה. בסדר, רק אין שר במליאה. אין שר תורן במליאה.

ממזכירות הכנסת לפתור, אז אני אבקש לדבר, אני רוצה לדבר מול השר. גם אני מעוניין שתדבר מול השר. כשיגיע השר. אולי נצא להפסקה בינתיים עד שיהיה שר, עד שתמצאו שר,

אני לא יודע אם יש לי סמכות להוציא את המליאה להפסקה. זה ייתן לך זמן להתראיין, או שלא ייתנו לך. אני יכול להגיד לך דבר אחד,

שאלת שאלה מעניינת, אם יש משהו שלא חסר לי כרגע זה להתראיין. לא, אני יודע, אבל לי זה חסר שאתה מתראיין. גם משום מה אסרתם על כל חברות הכנסת בליכוד להתראיין. כיושב-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, כמות הראיונות שעשיתי בשנים האחרונות,

כיושב-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה,

אם היה שר, היינו דנים איתו על הנושא הזה. אני לא חלק ממקבלי ההחלטות בעניין הזה. כמובן שאין שר. אוה, הינה, הגיע השר. הינה, השר הגיע. בכל זאת אנחנו מדברים על משהו שהממשלה עשתה, לפחות שיהיה נציג אחד מהממשלה. שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים איציק שמולי: אם זה היה שר אחר לא הייתי שם לב. בגלל שזה היית אתה, שמתי לב. כשמדברים על מה שהממשלה עשתה,

חבר הכנסת פורר. תראה, אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני סגן שר הבריאות, מבחינת האזרח הפשוט, כשהממשלה אומרת שהיא מכריזה סגר, הוא לא קורא את הניירות שמונחים פה בפנינו, הוא לא קורא את התקנות, הוא לא קורא את החוק, הוא מבין: סגר, סוגרים. אני אומר לך, העובדה שאתם הכרזתם סגר על מדינת ישראל, סגרתם את החנויות, סגרתם את בתי הספר, סגרתם את גני הילדים, לא אפשרתם לאנשים להתפרנס אבל השארתם את נתב"ג פתוח, היא הבדיחה הכי עצובה שאני שמעתי בחודשים האחרונים. והמחיר שאנחנו משלמים על זה הוא סגר מתמשך. הרי אתם יודעים שאתם עסקתם בחודשים האלה, וגם בזמן הסגר, ביבוא קורונה לכאן וביצוא הכסף הישראלי למסעדות ובתי מלון במדינות אחרות. עשיתם את זה, אגב, גם בתקופה שלפני הסגר. בתי המלון בתל אביב, בנתניה ובטבריה היו סגורים,

המסעדות סגורות, סגורות עוד מהסגר השני, עוד לא פתחתם אותן מאז, אבל אפשרתם לאנשים לטוס לחו"ל, לצרוך במסעדות שם, בבתי המלון שם, להדביק ולהידבק שם ולחזור לכאן. ועל הפארסה הזאת אתם צריכים לפחות את המינימום של האחריות לבוא לפה ולהגיד: טעינו.

טעיתם כשבספטמבר, בניגוד לאזהרות, לא רק של ישראל ביתנו, של הפרויקטור שאתם מיניתם, אפשרתם כניסה של 12,000 אברכים.

כי אריה דרעי רצה, 12,000 מברוקלין, כשהמגפה משתוללת שם, כשברור לחלוטין שכניסתם לכאן בלי בידוד ובלי בדיקות לא תועיל לרצון שלנו להנמיך את ההדבקה. אחר כך אתם באים ומגלגלים על הציבור עוד סגר, ומאריכים את הסגר, וסוגרים את בתי הספר, ואתם עוד מספרים עכשיו על הפתרונות שלכם של האיזוק האלקטרוני. אתה יודע, או שאתה לא יודע, אבל חוק שהגישה חברת קואליציה של איזוק אלקטרוני לאסירי אלימות במשפחה תקוע ולא עבר בוועדות פה בכנסת, כי אתם תקעתם אותו, כי לא אפשרתם לנו לדון בו אפילו. אז עכשיו אתם מספרים לי שתעשו איזוק אלקטרוני לכל מי שנוחת בנתב"ג? הרי גם במהלך הסגר הזה, כשאתם מבינים שנתב"ג זה הפרצה שדרכה נכנסת לכאן עוד ועוד קורונה, עם עוד ועוד מוטציות כאלה ואחרות, אתם סוגרים את נתב"ג אבל לא סוגרים את המעברים, וממשיכות כניסה ויציאה מישראל ולישראל דרך סיני,

אנחנו מדינת אי. ואני אומר לעצמי: מדוע לא סגרתם את המעברים? הדבר הכי בסיסי. הרי מה עשו? תפסיקו לזרוק כל הזמן אשמה על אחרים. אתם הממשלה, אתם הממשלה הכי גדולה שהייתה כאן אי פעם, תיקחו אחריות על ההחלטות שקיבלתם ועל ההחלטות שלא קיבלתם.

כשמדברים על יום הכיפורים, לא משווים למלחמת יום הכיפורים, שהיא מלחמה איומה ונוראה, ואני לא חושב שצריך להשוות, אין קורלציה בין הדברים, אבל ניהול המשבר הזה וההכנות למשבר הזה הם כמו ההכנות למלחמת יום הכיפורים, והימ"חים הריקים הם מערכת הבריאות הקורסת, שהחזיקו אותה במשך שנים ארוכות עם הראש מעל המים. אתה יודע שבכל המדינות האחרות השאירו פער של מיטות פנויות לימי מגפה, פה המצאנו 110% תפוסה. הרי בכל חורף אנחנו עם 110% תפוסה, אז ברור לחלוטין שבמגפה הכי קטנה אנחנו נגיע לעומסים כאלה שתחייבו כל פעם סגר. עמדתי כאן, יואב, כשאתה כבר היית סגן שר הבריאות, אחרי הסגר הראשון, ואמרתי לכם: תכינו את מערכת הבריאות בכסף שיש לכם, בזמן שיש לכם, לסגר השני והשלישי שעוד יבואו, ותייצרו מערכת כזאת שלא מחייבת סגר, שלא מחייבת כל פעם, בעומסים מסוימים, לסגור את כל המדינה כי יש לנו 1,000 חולים קשים. ולא עשיתם את זה, לא בקבלת החלטות, לא בהכנת המערכת, וגם לא ביכולת שלכם לעמוד עם עמוד שדרה אל מול השותפות הקואליציוניות שלכם, או יש לומר אולי סניפי הליכוד שלכם,

ש"ס ויהדות התורה הפכו לסניפים של המפלגה שלכם, או שאתם הפכתם לסניף שלהם, לעמוד מולם ולהגיד: סטופ.

נעשה סגר דיפרנציאלי, כמו שאמרו בתוכנית הרמזור, אבל נעשה סגר שהוא אמיתי.

נסגור את בני ברק ואת ביתר עילית כשהן הופכות להיות אדומות או אדום בוהק, ב-15%, 16%, 20% הדבקה, ולא נגיע למצב שאנחנו סוגרים את כל המדינה,

עם 4% הדבקה, בגלל שבביתר עילית יש 29% הדבקה. ולא נגיע למצב כמו שקורה היום, לא לפני שבוע, לא לפני חודש, היום של אלפים בלוויה כאן, בירושלים, בלי כללים, כמובן בלי אכיפה של המשטרה, בעוד שבתל אביב אנשים שגרים ליד, פחות מקילומטר, שותים קפה בכיכר, באוויר הפתוח, והם מקבלים את הדוחות. אז אל תספרו לנו שאתם מנהלים את המשבר הזה, כי אם יש דבר אחד שבטוח אתם לא עושים זה לנהל. אתם שולפים מהמותן, אתם מחפשים כותרות, אתם לא עושים את מה שצריך, פעם אחר פעם כשלתם בקבלת ההחלטות כשאפשרתם את הפרצות האלה שוב ושוב ושוב, ופעם אחר פעם כשלתם גם באכיפה. זה אתם שאתם צריכים ללכת הביתה בגלל הנושאים האלה זה ברור לחלוטין, אבל אני אומר לכם שעל הנושאים האלה עוד תהיה ועדת חקירה ממלכתית, והיא תהיה לא בשביל לחפש אשמים ולתלות אותם בכיכר העיר, אלא בשביל שלא יקרו שוב הדברים האלה שקרו, בשביל שלא תקום כאן עוד פעם ממשלה שהולכת להתמודד עם מגפה, והדבר האחרון שהיא תעשה זה פשוט להוציא את תוכנית המגירה שמונחת במשרד הביטחון, אחרי שעשו את זה עם פיקוד העורף, למצב של התמודדות עם מגפה, אלא תתחיל לנהל את העסק הזה דרך מסיבות עיתונאים.

אני באמת מציע, וברצינות הראויה להתייחס לנושא הזה, שפעם אחת אל תעלו ותספרו כמה אתם גדולים וכמה אתם תותחים, אלא תישירו מבט למצלמה, תיקחו אחריות ותגידו שנכשלתם.

חבר הכנסת אלעזר שטרן, אחרון הדוברים, בבקשה. אחריו יסכם סגן שר הבריאות יואב קיש. אדוני היושב-ראש,

חברי הכנסת, איפה שיש,

יש גם דבר טוב בלוויה ההמונית, הלא-חוקית, המבזה בעיניי, היום בירושלים. היא הזכירה לי לוויה אחרת, שלא השתתפתי בה, מלפני שבוע, הלווייתו של מושקו, משה מושקוביץ, שנפטר בי"א בשבט, בגיל 96, במושבו משואות יצחק. 60 שנה של פעילות ציבורית. הוא הקים את משואות יצחק בבקעת שפיר לאחר שהקיבוץ שבו היו חבריו נפל, נחרב, בקרב בגוש עציון. הוא היה ראש המועצה הראשון של שפיר, כיהן 25 שנה, הוא הקים מוסדות חינוך, בתי ספר, אולפנות וישיבות, אולי הגדולה והידועה שבהן היא הישיבה באלון שבות, ישיבת הר עציון, הוא הקים את היישוב אפרת, שבין ירושלים לחברון, הוא היה ראש המועצה המקומית של אפרת, הוא היה פעיל במפד"ל, במפד"ל של פעם, וייצג את הקו המתון במפלגה. צריך למצוא דרך מאחדת בין דתיים וחילונים, כך הוא אמר, צריך למצוא דרך משותפת, שתתבטא גם בחוק הזוגיות ובחוק הגיור. דיברתי איתו גם על הגיור. אני מקווה שבעמדות שאני מעלה כאן באשר לתפקידה של הציונות הדתית בקביעת זהותה היהודית של מדינת ישראל אני משמש לו לפה. אני מרשה לעצמי להגיד את זה. אני לא יודע אם אני ראוי לזה, אבל אני שמעתי את זה ממנו כמה פעמים. הוא הקים את עמותת תימורה, של חינוך לנערים ונערות מהמגזר הדתי-ציוני שנשרו מהמסגרות של הישיבות התיכוניות והאולפנות, הוא הקים את עמותת מנורה, עמותה שהוא הקים להצלת יודאיקה מאירופה, והביא בעצמו לארץ 400 ספרי תורה, הוא העביר בכל יום שישי שיעור פרשת שבוע במושבו, במשואות יצחק, עד יום פטירתו, הוא דאג למדינה, להתיישבות, לציונות הדתית. מושקו, שאהבתי אותו מאוד, אבל עוד יותר הערכתי אותו, נפטר ביום ראשון שעבר. הוא נקבר בהלוויה מצומצמת מאוד בחיק משפחתו. אצלנו, ביהדות שלנו, כיבוד החוק, ולא פחות מכך, שמירה על "ונשמרתם לנפשותיכם" עומד מעל לוויות של המונים. אצלנו, כיבוד החוק ו"ונשמרתם לנפשותיכם" זה כבוד המת ממש. יהי זכרו ברוך, ותהי נשמתו של מושקו צרורה בצרור החיים לעד, ובמקום של כבוד בתולדות מדינת ישראל, וכמובן הציונות הדתית. אדוני היושב-ראש, חברי בני גנץ לא כאן, אבל אני רוצה להגיד לו משהו. אני חושב שיותר מאשר כיושב-ראש הוועדה לביקורת המדינה אני מדבר כמי ששירת יחד איתו עשרות שנים.

מכיר את בני כאדם ישר, ודווקא בגלל זה מפריע לי מאוד מה שלא הולך עם יושר. אני חושב שתשלום משכורות של למעלה מ-120,000 שקל בחודש, ויש אומרים 200,000 שקל בחודש, מכספי ציבור, זה לא הולך עם יושר. אני חושב שבזמן הזה, להחזיק משרד ראש ממשלה חליפי כשברור שלא יהיה ראש ממשלה חליפי, אני אומר את זה בכאב, זה לא הולך עם יושר. אני חושב ששחרור רמ"ט או רמ"טית במשרד הביטחון בחל"ת כדי להרוויח משכורות של מאות אלפי שקלים, אולי התפקיד היה מיותר מראש, אולי צריך לשמור זכויות כחל"ת ממשרד הביטחון, אולי צריך לעשות את זה כדי שיד אחת תתגמל יד שנייה, זה כואב לי, זה לא הולך עם יושר. אני פונה לראש הממשלה החליפי בני גנץ, אני מבקש ממנו לעצור, לעלות לעמדת תצפית, לקחת אוויר, להסתכל על הפעולות האלה שעכשיו הזכרתי, ואני משוכנע שהוא יגיע לאותה מסקנה שאני ורבים מחברינו הגענו אליה, ישראל באמת צריכה להיות לפני הכול. באשר למה שקורה עכשיו ביחסים שבין ישראל לבין החרדים, בין ישראלים לבין חרדים, בין דתיים לבין חילונים,

זה כואב לי בגלל שצובעים חרדים, וגם חרדים צובעים את עצמם, צריך לומר ביושר, כמי שהם מעל החוק. כשהם מצהירים שיש משהו מעל החוק, מתקלקלת יהדותה של מדינת ישראל. מישהו יחשוב שמוצגת פה יהדות שלא רק שהיא שמה בצד את "ונשמרתם לנפשותיכם", שהזכרתי קודם, אלא היא גם חושבת שיש מי שמותר לו להיות מעל החוק. אני מקווה שאולי אחרי הקורונה, כשנעשה את החושבים שלנו, אולי נחשוב לכמה פעולות נתנו פה יד, שבסוף יצרו את הכוחניות הזאת, שבסוף יצרו כאלה שחושבים שסוג של דתיות מסוימת היא מעל החוק. העיקר שנקפיד על קוצו של יו"ד, גם אם כתוצאה מזה אנשים יתרחקו מהיהדות, לפעמים יבוזו לה, גם אם זאת לא היהדות האמיתית, היהדות שאנחנו מאמינים בה, יהדות שאנחנו רוצים לחיות אותה, יהדות מקרבת ולא יהדות מרחיקה.

שהלוויות האלה ובתי הספר הפתוחים, תגידו לנו שזה מיעוט. חלקם באמת מיעוט,

אבל אני מקווה שבחשבון הנפש שנעשה, וצריך לעשות אותו יחד, נבין באמת איזו יהדות אנחנו נותנים למדינת ישראל. ואני אומר, יבין גם ראש הממשלה, האם כשהוא חשב שהוא ייתן להם כל מה שהם רוצים, הם ידעו איפה לעצור? אני חושב שבנתינה של כל דבר, אתה לא תקבע איפה יעצרו. אני אמרתי את זה תמיד. כשאתה מוביל עדר לכיוון התהום ואתה חושב שאתה תעצור וכולם יעצרו, תמיד יהיו כאלה שימשיכו הלאה. אני מקווה שאם לא אחרי הקורונה הזאת אז אחרי הבחירות הקרובות באמת תהיה פה ממשלה שפויה, אבל ממשלה שמאחדת. אולי מורא הבחירות לא יהיה עלינו, מכיוון שתהיה פה ממשלה שבאמת באה לעבוד מעל הכול. ממשלה מאחדת, ממשלה שפויה. אולי אז גם נצליח לסדר את יהדותה של מדינת ישראל כיהדות מקרבת, לא יהדות מפלגת ומרחיקה. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. יעלה לסכם את הדיון סגן שר הבריאות יואב קיש, בבקשה. לאחר סיכומו של סגן שר הבריאות יסתיים סדר-היום, תהיה הצבעה, ולאחר ההצבעה יסתיים סדר-היום. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת,

אני מצטער לראות שיו"ר הפופוליסטיה יאיר לפיד לא נמצא פה. הוא בא, אמר את דברו ונעלם. אמר הרבה דברים לא נכונים, אבל זה כנראה הרגלו בקודש, אז אני לא מתרגש.

הוא בא ורצה לשמוע תשובה.

יש לו הצעה לסדר-היום, אז כמו שאתה פה וכמו שחבר הכנסת פורר פה, נהוג להישאר. אבל מי שבא רק להגיד וללכת, כנראה שפופוליזם לא רחוק ממנו והוא יודע היטב להשתמש בכלי הזה. אז כמה דברים לגבי הדברים שהוא אמר. קודם כול, כל המסחרה שהוא עשה במתים.

אני חייב לומר לך, זה אחד הדברים הכי מגעילים. כי מה הסיטואציה? השתמשתם פה בביטויים כמו "מלחמת יום כיפור". אנחנו במלחמת עולם שלישית, מי שלא הבין. אני לא זוכר שבמלחמת יום כיפור לבריטניה היו 100,000 הרוגים. אני גם לא זוכר שאיראן, מלחמת יום כיפור, אמרתי לך שזה בהקשר של קבלת ההחלטות.

זה אתה, אבל הם עשו את זה בהקשר של ספירת המתים. והם אמרו, אני לא זוכר שבמלחמת יום כיפור איראן השתתפה והיו לה 60,000 מתים. לא זוכר, לא יודע. אתה יודע מה, גם כשאתם מדברים לי על מדינות אי,

כאילו בריטניה היא לא מדינת אי. אבל לא סופרים. הולכים לחפש איזה אי באוקיאנוס האטלנטי שבאמת הצליח, בגלל המיקום שלו, הגודל שלו, הצפיפות שלו, להביא להישג של אפס תחלואה, וגם על זה אפשר לדבר.

יש לה גבולות, נכנסים ויוצאים, גם פלסטינים. גם אם אתה רוצה לסגור את נתב"ג, אתה מוצא את עצמך בסוף עם כניסות של פלסטינים מירדן. גם מעזה, דרך אגב, נכנסים ויוצאים יום-יום. זה אירוע הרבה יותר מורכב, ולקרוא לנו מדינת אי זה פשוט פופוליזם זול ואי-הבנה בסיסית של איך הדברים נראים. אני רוצה לראות מי מסוגל ביהודה ושומרון להפריד את האוכלוסיות, לייצר פה מה שכבר, לא יודע כמה שנים,

שאני גיניתי את זה, ואני אומר לך,

אני אומר לך עוד פעם: יש הפגנות, לא עשיתם שום טעויות, ההקבלה הזאת לא במקום,

למה לא במקום? אני אגיד לך למה: פעם אחת זה בגלל החוק, למה לא? בשני המקומות האלה אלפי אנשים בלי מסכות.

עזוב אותך, אני מדבר איתך ברמה הבריאותית. אז אם הייתי עושה חוק שלהלוויה מותר להתקהל, זה בסדר? תפסיק להיות צבוע. מה צבוע? ואתם לא טעיתם, פעם שנייה, אני אגיד למה זה לא אותו הדבר. אני אגיד לך למה זה לא אותו הדבר.

החוק לא רלוונטי באירוע של הבריאות, כי אנשים נדבקים גם בבלפור וגם בהלוויה. מה לעשות, נדבקים. העובדה היא, ואתה לא יכול להתעלם מזה, ואתה רואה את הנתונים, אוי,

אני אקרא לך, יושבת-ראש ועדת הקורונה חברת הכנסת שאשא ביטון, נתונים,

אני אומר לך שבקורונה נדבקים כשמצטופפים. זה נתון עובדתי. נקודה. אז גם בהלוויה צפופה וגם בהפגנה צפופה. אין שום הבדל בין הדברים. אתה מגנה את זה? תגנה את זה. אל תהיה פופוליסט. כשאלי אבידר הולך ונלחם שם, גיבור האומה שלכם, אז הוא מדביק ונדבק,

בדיוק כמו אותם חרדים שהולכים להלוויה שאסור היה ללכת אליה. אל תהיו צבועים, זו הבקשה היחידה שלי מכם. ומה עם הצביעות שלך? אתה לא צבוע? אם שומרים על הנחיות

אם שומרים על ריחוק ומסכות, אז ברור לחלוטין שיש הדבקות. ברוב המקרים שם זה עם מסכות, חבר הכנסת פורר, אתה צודק בזה שבהפגנות שאני רואה בגשרים, ששם שומרים מרחק, זה נעשה כמו שצריך. אני לא מוציא מילה ברמה הבריאותית על הדבר הזה. אבל כשכל מוצאי שבת אתה רואה את הפיגוע הבריאותי בבלפור, ולכולם בצד שלכם מתאים לסתום את הפה ולתת לזה להתנהל, אז אל תבואו ותהיו עכשיו גזענים ותלכו באנטישמיות כלפי המגזר החרדי.

כל המוטציות נכנסו מנתב"ג. שרת התחבורה שלכם, איפה נתב"ג, אתה גיבור גדול. פעם אמרת משהו נגד בלפור, נגד הצפיפות, נגד זה שהם מפגינים בלי מסכות?

נושא הדיון עכשיו זה נתב"ג, ואפשר לעשות משהו, יש לי תשובה מסודרת, אבל כשאני רואה צביעות מול העיניים אני אומר ומצביע על הצבועים, ואני מצביע על היו"ר הפופוליסטי יאיר לפיד, שאפילו לא מסוגל להישאר פה, והוא הולך ומביא אנשים לבלפור.

בבלפור נדבקים בדיוק כמו בהלוויה שאתה רואה היום. מה עם ראש הממשלה שעבר על ההנחיות?

עכשיו אני אתייחס. יש לי עוד נושא, שהאמת, הפעם הוא פחות נוגע לאופוזיציה,

הוא כן נוגע לאופוזיציה, כי זו האופוזיציה בתוך הקואליציה, וזה בני גנץ. אמר פה יושב-ראש הכנסת לפני זמן לא רב את המילים "אוחז בגרונם". אני חייב לומר שהאירוע של בני גנץ כל השבוע האחרון, שבעצם השתמש בסמכות שלו למנוע ממדינת ישראל וממשלת ישראל לבחון,

לבחור ולהפעיל את האסטרטגיה שלה מול הקורונה, לא משנה מה יחליטו, הוא מנע את הדיון. זכותו המלאה לשבת בדיון כחבר ממשלה, להחליט לכאן או אחרת,

אבל הוא השתמש בסמכות שלו למנוע דיון מה תעשה מדינת ישראל בקרב נגד הקורונה. ניסיתי לחשוב, אם היינו במלחמה צבאית והיה רמטכ"ל חליפי שהיה אומר לרמטכ"ל: אתה לא יכול לכנס את המטכ"ל שלך עד שלא,

כל סיבה שהוא רוצה, זה נראה לי פקודה בלתי חוקית בעליל. אני מצטרף לכל מילה שאמר יושב-ראש הכנסת: ההתניה הבזויה, התניה בזויה, והצימוד הזה של חקיקה, לא משנה של מה, היא מניעה של ממשלת ישראל מלדון על אסטרטגיה של פעילות נגד הקורונה.

אני לא יודע מה לומר, זה גובל בחוסר אחריות ברמה שלא ראיתי דבר כזה. אני חושב שזו פקודה בלתי חוקית בעליל. עכשיו לגבי נתב"ג, גם לגבי נתב"ג צריך להבין שלא דין מרץ 2020 כדין ינואר 2021. עברנו תקופה ארוכה, ובתקופה הזאת היו דברים שונים ומשונים שהשפיעו על המצב בנתב"ג. אני רוצה להתייחס גם להקמת המעבדה בנתב"ג וגם למדיניות הכללית לנתב"ג. לגבי סוגיית הקמת המעבדה, כשאתה חושב על זה שאתה רוצה לדגום בנתב"ג, יש לך שני תהליכים שונים: אחד זה תהליך הדיגום והשני זה תהליך התוצאה,

אני חייב לומר לכם שהחל ממרץ 2020, באמצעות דוגמים של מד"א, היו התוויות של משרד הבריאות לעשות דיגומים לבדיקות קורונה בעמדה של מד"א בנתב"ג. הדיגום היה אז במספרים נמוכים, כל ה-capacity של מדינת ישראל בבדיקות היה אז נמוך לעומת היום, כמובן. היה עומס ולחץ בריאגנטים, כבר לא משתמשים במילה הזאת, מי שזוכר את המילה שהשתמשנו בה אז, של עובדי מעבדה, והיה אירוע מאוד מורכב איך מסתכלים על זה כמשאב לאומי ואיך משתמשים בדברים האלה.

לאותה תקופה בעצם היה לנו את הדיגום, יכולנו גם להקים Walk in בהתראה קצרה של כמה ימים, ולכן לא הייתה את ההנחיה, בגלל המשאבים המצומצמים, להקים את המעבדה.

אכן השתנו הדברים. יש לנו capacity הרבה יותר משמעותי, מגבלת הריאגנטים, אומנם היינו מספר אחת בעולם, היום אולי מספר שתיים, אנחנו אחת המדינות שדוגמות הכי הרבה ובודקות, הוחלט להקים מעבדה בנתב"ג שגם מגדילה את ה-capacity וגם מאפשרת יכולת מקומית בנתב"ג. דרך אגב, לא להרבה מדינות יש מעבדה בשדה התעופה. אני אומר עוד פעם, זה לא חייב להיות, אפשר פשוט לדגום ולקחת את זה למעבדה ליד, באיירפורט סיטי, אבל לצורך העניין מדינת ישראל הקימה את המעבדה בנתב"ג. המעבדה בנתב"ג אכן נבחרה במכרז, מה שלמעשה הוריד מאוד את המחירים ואפשר ללכת למהלך של דגימת כל הנכנסים בקלות יחסית. ההחלטה הייתה של משרד התחבורה,

משרד בריאות, לא היינו שותפים לכתיבת המכרז. למעשה עשינו הכול במשרד בריאות לסייע בהקמת המעבדה, הקפדנו על התנאים המקצועיים וליווינו לאורך כחודשיים וחצי את המעבדה בטיוב תהליכים, עד אשר קיבלו אישור ותוצאות אמינות וקיבלו את האישורים הנדרשים.

עכשיו אני רוצה להגיד לגבי כל הקונספט הזה של מה אנחנו עושים בנתב"ג ומה המשמעות של הבדיקה. כשהכנסתם לסגר, למה לא סגרתם את נתב"ג?

אני מזכיר לך, בגל הראשון נתב"ג היה סגור כמה חודשים.

הכנסתם את מדינת ישראל לסגר ולא סגרתם את נתב"ג. מה זה "לא סגרתם את נתב"ג"? אנחנו הכנסנו, עשיתם סגר בלי נתב"ג. אם אתה מסתכל על מה שקרה עכשיו, לפני שבוע, מדינת ישראל אולי המדינה היחידה שמנעה טיסות מהשדה שלה. שוב, אנחנו נמצאים בסגר כבר חודש. אני אגיד לך, לפני שבוע.

אז אם אתה רוצה להסתכל על החודשים האחרונים, אז קודם כול בוא נתחיל מזה שאי-אפשר להסתכל על כל התקופה כמקשה אחת, אבל בוא נסתכל על התקופה,

בוא נסתכל על התקופה האחרונה. סגרת את המסעדות,

אני חייב לומר לך שני דברים. אני חייב לומר לך שיש לנו, ואני חושב שלכל, אתה יכול להגיד: טעינו.

כשאני אגיד לך איפה טעינו אני אגיד לך איפה טעינו.

כרגע אתה אומר שהכול בסדר. אני אגיד לך איפה טעינו. אנחנו נמצאים היום במצב שאלפי ישראלים בחוץ רוצים לחזור ואנחנו מונעים מהם את זה. זו אולי הפעם הראשונה שזה קרה במלחמה בקורונה, זה משהו חדש, זה לא היה לפני כן. לפני כן כל ישראלי שרצה לחזור, גם בתקופת סגר, נתנו לו לחזור. לאורך הסגרים, אני מזכיר לך עצרנו את התנועה בנתב"ג. פעם אחת ביטלנו לתמיד כרטיסים, והיה עם זה בלגן, שרצו פיצויים והכול, ופעם שנייה אמרנו: מי שכבר קנה יכול לצאת, לא מאשרים לקנות. עשינו הרבה מאוד מהלכים להקטנת התנועה מנתב"ג. אנחנו בוודאי ובוודאי בתקופות סגר לא נתנו לאנשים לקנות כרטיסים ולצאת, זה לא היה באף סגר. גם בסגר הזה, מי שהיה לו כרטיס, אז לאור ההערות של העבר כיבדנו, אבל ברגע שהתחיל הסיפור עם המוטציה גם זה נגמר, בעיקר בנושא החזרות. צריך להבין דבר אחד, ואני אומר לך, אני רוצה לראות אתכם,

דיבר לפני זה חבר הכנסת טופורובסקי על הצמיד האלקטרוני, הוא כבר עשה מזה, שומו שמיים,

מה אנחנו הולכים לעשות. אז מצד אחד אנחנו אומרים לאנשים: תיכנסו למלונית כשאתם חוזרים, כי אנחנו חייבים להקפיד על הבידוד ורוצים לראות שאתם לא מפירים בידוד, ומצד שני כשאומרים לאנשים: מי שמוכן וזה יהיה בבחירה ורוצה לצאת מהמלונית, יהיה חייב באיכון דיגיטלי, לשים צמיד אלקטרוני, אז שומו שמיים. אז אני אומר לך, להיות בבידוד במלונית זה אירוע קשה וזה אירוע שיהיה מחויב המציאות, כי הבעיה המרכזית שלנו היא לא הבדיקה לפני או אחרי, הבעיה המרכזית שלנו היא שאנשים שחוזרים מחו"ל לא הקפידו על הבידוד, וברגע שהם לא מקפידים על הבידוד, יש פה הפצה של תחלואה. גיליתם את זה רק בסגר?

אנחנו גילינו את זה, אבל אנחנו גם התחלנו לשים אותם במלוניות כבר לפני חודש וחצי, ואתה בעצמך ראית כמה זה היה קשה לאנשים וכמה אתם, חברי הכנסת, באתם אליי בטענות למה אתם שמים בבידוד ולמה במלוניות.

אי-אפשר לאחוז במקל בשני הקצוות ולהגיד: זה לא בסדר וזה לא בסדר.

חבר הכנסת טופורובסקי, שהנושא של צמיד אלקטרוני,

קיים היום במדינות שונות שמתעסקות בהקפדה על בידודים, ב. בסוף בסוף, אתה לא עוקב אחרי אף אחד. אתה יודע למה אתה לא עוקב אחרי אף אחד? כי הוא אמור להיות בבית שלו, הוא לא אמור להסתובב. אז אם יש לי אפשרות לתת לו לא להיות במלונית ולהיות תחת צמיד, בהסכמתו, בבית, ולא לצאת מהבית, אני אומר לך שזו אלטרנטיבה ראויה. בשורה התחתונה עשיתם פה פייק סגר. השארתם את נתב"ג פתוח,

איזה נתב"ג פתוח? על מה אתה מדבר? במהלך כל החודש הזה, החודש הזה, בזמן שאנחנו בסגר,

נוחתים פה אנשים,

בחייך, תודה שזה נכון. תגיד פעם אחת: ואללה,

קיבלנו את ההחלטה שלושה שבועות מאוחר מדי.

אני יכול לומר לך שברגע שנודע על המוטציה הבריטית עצרנו והכרחנו את כולם להגיע למלוניות. במוטציה הבריטית עלה פה ראש הממשלה, עוד לפני שהיה סגר, זה היה לדעתי בפיזור הכנסת, ואמר שכולם הולכים למלוניות, וכך היה. אמר: יש מוטציה בריטית,

אמר, וכולם הלכו למלוניות,

ואז ראינו שהמוטציה הבריטית כבר הגיעה למדינת ישראל, ולמעשה אותה אנחנו כבר לא חוסמים. מה שאנחנו מדברים עכשיו, נוהל נתב"ג שאנחנו הולכים להציע מדבר על הרעיון הזה.

שתי בדיקות, בדיקה אחת לפני שמגיעים, אם תרצו אני גם אסביר לכם על האירוע הזה, אין בעיה, נוחתים בנתב"ג, בדיקה שנייה. הולכים למלונית כולם, מגיעים למלונית. ברגע שיש תשובה שלילית, תהיה אפשרות לצאת עם צמיד אלקטרוני, למי שרוצה. מי שלא ירצה ישלים את הבידוד שלו במלונית. נשאלה השאלה למה עכשיו, למה לא לפני חצי שנה. כי לפני שהיו מוטציות, כשהתחלואה הייתה פה והתפיסה הייתה שהווירוס ממילא נמצא, לא חשבו ללכת למהלך מקפיד כנגד תחלואת חו"ל. תחלואה הייתה,

ברגע שהבינו שיש מוטציות, התחלנו לעסוק בבידודים במלוניות. אני אומר לך שאני כבר צופה שעוד שבוע מהיום, כשיתחילו לחזור כולם למלוניות, אתה תראה את כולם, למה אני במלונית? מה פתאום? תנו לי לצאת. ותאמין לי שזה לא עובד. אבל איך זה בסדר שכל בתי המלון בארץ היו סגורים, אבל בדובאי היו פתוחים וישראלים יכלו לנסוע לשם,

אי-אפשר לבוא ולהגיד "טעינו"?

מה קשור? למה אי-אפשר להגיד "טעינו" זה מה שקרה בחצי שנה, דובאי,

כמה חולים חזרו

לא אומר כלום, זה רק מראה על הניתוק. אתה יודע כמה חולים חזרו מדובאי?

906. כל התחלואה של דובאי זה 900 איש. אנחנו ביום אחד עושים 7,000, לצערי, במספרים היום.

אז עם כל הכבוד, אל תאשים את התחלואה בדובאי. בדובאי כשאתה מכניס 300 איש לתוך מטוס ואתה לא מאפשר למסעדה לעשות take away בחוץ, לא יעזור כלום,

אז אתה רוצה take away, אתה רוצה מלונות, אתה רוצה צימרים, אתה רוצה הכול, ומצד שני תסגור. אני לא רוצה, זה לא עובד, אי-אפשר להיות ככה. אתה חייב להיות במדיניות אחידה, זה לא עובד. אבל מה שאתם עושים זה לא מדיניות אחידה,

אני רק רוצה להסביר לכם דבר אחד שחשוב לי שתבינו, ואולי גם פה לציבור. הבדיקות הן לא תחליף לבידוד. אנחנו מגלים שרובם, מעל 50%, רוב המאומתים שחוזרים מחו"ל, מתגלים לא בבדיקה בנחיתה ולא בבדיקה לפני, הם מתגלים במהלך הבידוד, וזו הבעיה הכי מרכזית.

ההרגשה בבדיקות האלה, זה נותן איזה false insurance, כאילו הם בטוחים שהם בריאים, פחות מקפידים, ויוצאים ומדביקים. הקטגוריה היום, לנוכח המוטציות של חוזרי חו"ל, תתנהל בנפרד. אנחנו עכשיו מדברים בדיוק על הנהלים של הדבר הזה, ויהיה הכי קל להיות כמו יו"ר הסיעה שלך, יו"ר פופוליסט, ולבוא ולהגיד: אזיק אלקטרוני, אתם שמים אותנו בבית סוהר.

יש תחלואה מחו"ל שבאה עם וריאנטים, ואנחנו את הדבר הזה רוצים לראות, שאנשים מקפידים על הבידודים שלהם. היו"ר שלך הוא אבי הפופוליזם. אני אסיים ואומר, אני פשוט לא אחזור פה על כל הדברים שאמרנו והקראתי. אני כמובן לא אמרתי שמדינת ישראל בכלל אוסרת כניסת זרים, שזו גם הגבלה שמלווה אותנו כבר הרבה מאוד זמן,

לא כל מדינה בעולם עושה זאת, מלבד כמובן ועדת חריגים. מילה אחת לגבי הנושא של בדיקה לפני המראה, כי היה על זה קצת שיח, אני זוכר. בכל הדיונים שנאמרו לנו על ידי היועץ המשפטי נאמרו לנו שני דברים: 1. החוק במדינת ישראל אוסר עליך לחייב אדם בבדיקה רפואית, 2. אתה לא יכול למנוע מישראלי לחזור לישראל. לאור השילוב הזה, הייתה חשיבה שכנראה גם לא נוכל לחייב בבדיקה לפני ההגעה למטוס. אני מאוד שמח שנמצא פתרון לקושי המשפטי הזה וזה הוסדר. יש לי פה מכתב, רק שתבין, שאני חייב להקריא אותו, רק לפני חודש. מכתב ששלח המנכ"ל של משרד הבריאות, בנובמבר,

והוא כותב: משרד הבריאות מבקש ממינהל רשות האוכלוסין וההגירה להשתמש בסמכות הקבועה בחוק ולקבוע שהכניסה של תושבי ישראל לישראל תהיה מותנית בהצגת תוצאת בדיקה עם ממצא שלילי. זאת אומרת, אנחנו כבר הרבה זמן מבקשים את זה, לפני חודשיים,

ומה שעצר אותנו, אני הסברתי לך, זו המגבלה המשפטית, ואני שמח שנמצא הסדר,

הסדר שמאפשר את זה. לסיכום, הצורך בבדיקות נבחן ברמה הלאומית ונותן תיעדוף גם לבדיקות במגזרים השונים וגם ליכולת הבידוק, לתוצאות וליעילות הבדיקות ולהשפעה של המהלך על בריאות הציבור. בנושא הבדיקה בנתב"ג, היא קיימת ממרץ 2020 ולמעשה הגבירה ועלתה יחד עם יכולות כלל המדינה בנושא הבדיקות, והמעבדה בנתב"ג היום היא מענה משלים לעניין הזה. אני אומר עוד פעם, המסר המרכזי הוא שני דברים: האחד, לנוכח הווריאנטים והמוטציות, הסתכלות שונה על נושא חוזרי חו"ל וחייבי בידוד חו"ל, והדבר השני, ופה אני פונה לאזרחים,

גם אם בסוף לא מגיע למלונית ומגיע לביתו לבידוד בית, חייב להקפיד. עיקר התחלואה מגיעה משם ולא מתגלה לנו בבדיקות, לא בבדיקה לפני ולא בבדיקה אחרי. עד כאן.

תודה רבה לחבר הכנסת סגן שר הבריאות יואב קיש. עכשיו אנחנו צריכים לקבל החלטה אם אנחנו מסתפקים בדבריו של סגן השר, ואז לא נצטרך הצבעה, או שמא אנחנו נרצה להעביר את הדיון לאחת מהוועדות.

לאור זה שאנחנו בבחירות, שזה לשיקול המציע. אם הוא רוצה אז בבקשה, אם לא אז לא. אני לא הולך להתערב. הרי יש פה יתרון שלו, לעשות אולי עוד איזה סיבוב פופוליסטי פוליטי, אבל, מעבר לזה יש ועדת ההסכמות בשביל זה, שכנראה בין כה וכה לא תוכל לאשר. אז אני לא הולך להתערב, מה שיחליט. אני גם לא מצביע, אני מקבל את ההצבעה.

כמו שאתה מבין, הדבר הזה אחר כך יעבור לאישור ועדת ההסכמות. זה כבר אצלך. מה שאני מניח, לא יאושר.

אם אדוני מעוניין, נערוך הצבעה. אני יכול להצביע מכאן או שאני חייב לרוץ? אני אתן לך להצביע מכאן. הצבעה.

מי נגד להעביר את זה לוועדה לביקורת המדינה? ובכן, מתנגד אחד, בעד, אין, ולכן זה לא אושר והנושא הוסר מסדר-היום.

היית צריך לגייס את הפופוליסטים,

תם סדר-היום. ישיבת הכנסת שנקבעה למחר מבוטלת. ישנה היתכנות לכינוס המליאה ביום רביעי, כ"א בשבט התשפ"א, 3 בפברואר 2021, ואם כן, תימסר על כך ההודעה.